שלום, צוהריים טובים לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, על סדר-היום: הצעת חוק להסדרת המגורים בשטחי מרעה, התשפ"ג 2022, פ/1001/25, של חבר הכנסת שמחה רוטמן, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, חבר הכנסת אלי דלל, חבר הכנסת ניסים ואטורי, חברת הכנסת טלי גוטליב, חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, חבר הכנסת דוד ביטן, חבר הכנסת שלום דנינו, חבר הכנסת צביקה פוגל, חבר הכנסת ינון אזולאי, חברת הכנסת שרן מרים השכל וחבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון. מהמציעים נמצא כאן כרגע רק חבר הכנסת ואטורי, הוא יהיה נציג המציעים. לאחר מכן ניתן דברי פתיחה לחברי הכנסת, ידבר חבר הכנסת זאב אלקין ואחריו ידבר חבר הכנסת אוהד טל. בבקשה, חבר הכנסת ואטורי, תציגי את החוק. שלום לכולם. החוק הזה חשוב מאוד, לא שחוקים אחרים לא.

הוא חשוב להתיישבות ולשמירה על שטחים מפני פלישה של גורמים שאנחנו לא רוצים שיהיו בשטחים האלה. אנשים לא באו לבקש מגורים או טובת הנאה או משהו בשביל הכיף שלהם, הם עובדים במקום הזה, מחזיקים את השטחים. המחשבה הייתה: מה יקרה אם האנשים האלה ייאלצו לעבור לגור במקום אחר? בן אדם שיש לו ארבעה,

לפעמים שישה ילדים כי הם הדור הבא שהולך לגדל את הבקר ולהתעסק עם המרעה אי-אפשר להוציא אותו מהשטח ולשלוח אותו למקום אחר. האנשים שקיימים בשטח זה אינטרס לאומי של ישראל, אמרתי את זה גם על החקלאים שמגדלים גידולים באזורים שאף אחד לא מגיע אליהם. אף ישראלי לא מוכן להגיע לאזורים שבהם נמצאים החקלאים,

והם טובים לנו, הם שומרים לנו על הביטחון באזורים מסוימים שזה חשוב

היועץ המשפטי מסכים עם מה שאמרתי? כן, כן, הוא מסכים מאוד עם מה שאמרת. הוא היה בוחר טרמינולוגיה אחרת, אבל כן. אמרתי לחברים שאולי צריך יותר מ-100 מטרים רבועים,

אני אבא למספר ילדים, מעל לחמישה ואני עדיין חושב כך. זו הצעת חוק צנועה מאוד שאני חושב שנותנת לנו את האינטרס הלאומי שלנו. באזורים שיש בהם מרעה, יש אזורים בעייתיים מאוד מבחינת המדינה. אנחנו לא נמצאים שם, נכנסים פולשים ערבים. אנחנו רואים את המקרה בנהר הירדן, ליד פארק הירדן, פשוט ביקשו ממשפחה לגור שם. הם גרים בקרוון כי הם כרגע, לדוגמה, עם ילד אחד. אני מורה בדברים האלה, עשיתי סיור בשטחי המרעה, אנחנו רואים את הדברים האלה, רואים אנשים שמגדלים ויוצאים בבוקר - - - פלישות כאלה זה לאו דווקא ערבים, יש גם עוד. בסדר, ציינתי את זה כי אצלנו יש בעיה.

אצלנו באזור הצפון, אנחנו מדברים שם, אולי - - מדובר באזור המרכז. - - בטובא-זנגרייה, לא יודע. פה בכנסת עוד לא פלשו, נראה לי שהם נכנסו בבחירות, אבל אנחנו רואים את הדברים האלה. והסיפור שם, שאני נותן את הדוגמה עליו זאת אומרת, אם הם לא נמצאים בפארק הירדן ממש בצמוד לשם, יש שטח שהשתלטו עליו עבריינים. השתלטו על המקום, אפילו הביאו במיוחד מרעה כדי להשתלט על הקרקע. אנחנו לא רוצים ליצור מצב כזה. האדם הכי חשוב ששומר על השטחים האלה זה האדם שהוא רועה הצאן,

המשפחה שמובילה. לא ביקשנו ליצור שם שכונות ולא מספר בתים אלא בית אחד לבן אדם שנמצא במקום. ובהתאם לגידול המשפחתי, כן? אנחנו לא מבקשים לתת פה איזו הטבה.

לא בונים פה בית מלון, כולה בית לאנשים שנמצאים בשטח. צריך לתת להם את התנאים הנאותים כדי להמשיך ולהיות שם. הם מחליפים אותנו. הם מחליפים את השמירה, הם מחליפים את הצבא, הם מחליפים את המשטרה ולפעמים הם מחליפים את מג"ב, וזה ראוי. הם הופכים להיות העין הראשונה שלנו בשטח באזורים האלה, אם זה בקרבה לגבול, באזורי ספר. אני אומר ספר לצערנו, זאת אומרת אם הם לא יהיו שם. כרגע, כשהם נמצאים שם, המצב הוא טוב. כשהם יוצאים בבוקר לפעמים הם עושים פתיחת צירים, לפעמים הם פותחים את השטח עצמו, סורקים אותו בשבילנו. לכן אני רואה את החוק הזה כראוי מאוד. אני מבין את העניינים של אנחנו בעד שמירת הטבע, בעד חוקי הבינוי וכל זה, אבל אסור לנו לוותר על המדינה. זאת אומרת, לפעמים החוקים שלנו אוכלים אותנו. אנחנו צריכים לדאוג לזה שנמשיך לשבת בכל המקומות האלה, הלוואי ויהיו עוד כמה רועי צאן במדינת ישראל. לכן אני חושב שהחוק הזה ראוי מאוד וצריך להעביר אותו.

תודה רבה. חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אני מצטרף פה לדבריו של חבר הכנסת ואטורי, אני חושב שמדובר על הצעת חוק חשובה והסדרת סוגיה שלצערי כבר כמה כנסות מנסים להסדיר אותה. הרי הצעת חוק כזאת כבר עברה בזמנו קריאה טרומית והייתה בדיונים לקראת קריאה ראשונה, לפי מה שאני זוכר, והיה ניסיון להגיע להבנות, חלקן שיפרו את המצב בכמה סוגיות אבל לא הביאו לפתרון. ככל שזה יהיה תלוי בי זה יעבור בכנסת הזאת. ככל שזה יהיה תלוי בך אני לא יודע. יש לי הצעה, פתרון פשרה בשבילך: בוא נעביר את זה מהר ונפזר את הכנסת הזאת. שנינו נצא מסודרים. לפי מה שאני למדתי, הצעדים שננקטו כחלק מהמשא ומתן שהיה אז, מהקידום או האי-קידום של הצעת החוק, לא נתנו מענה מלא. אני בזמנו, בקדנציה הקודמת כשר הבינוי והשיכון והמופקד על רמ"י, שוחחתי על זה עם חלק מהמציעים של הצעות החוק בכנסת ההיא וגם בכנסת הזאת אחד מהם הוא היום שר האוצר והגענו להבנה. שהגיש את ההצעה הזו אז. אז, בזמנו, יחד עם חברת הכנסת שרן השכל. הגענו למסקנה שנכון יהיה לקדם את הצעת החוק במקביל לניסיונות להסדיר את זה בלי חקיקה. ולכן אני, כאמור, חושב שנכון לקדם הצעת חוק כזאת כי עוד לא ראיתי דרך לפתור את זה באופן מלא שלא דרך חקיקה. יותר מכך, כמו שגם אמרתי לאדוני, הגשתי יחד עם עוד שורה של חברים הצעות חוק דומות שנדמה לי שכולן תעלנה להצבעה ביום רביעי הזה. ואם לא תתקיים הצבעה היום אז תצטרפנה אחר כך לוועדה הזאת. נקבל אותן בברכה. תודה רבה חבר הכנסת אלקין. לפני שאעביר את זה לאוהד טל, אני רק רוצה לומר משהו בהמשך לדברים שלך, ניסים. כי אתה התחלת בסדר הדברים והגעת ישר לבעיות. אני רואה קודם כול, את המטרות. המטרה הראשונה היא באמת הסדרה ואפשרה אפשרה עם א' של הדבר החשוב הזה. כי אין דבר ששומר על השטח טוב יותר מאשר פעילות, בוודאי פעילות של מרעה שזו בעצם המטרה הראשית. ברור שכדי שתהיה הסדרה היא גם צריכה להיות נורמלית, היא צריכה להתכתב עם המציאות, כי אין עדר ללא רועה. אין בחיים בכלל דבר כזה. ניגון של רועה. קודם כל, צריך את הרועה, אם הוא גם יודע לנגן זה בונוס. צריך שיהיה לו גם איפה לנגן - - - זו הצעת החוק. לכן בסדר הדברים קודם כול, הייתי מתחיל לדאוג לכך שתהיה הסדרה. שהדבר הזה יוכל להמשיך להתקיים ולעשות את הפעולה החשובה שהוא עושה למען כל המדינה.

הייתי מאפשר את זה בתנאים נורמליים, בתנאים סבירים, תוך הסדרה של הדברים האלה. כשאני מדגיש שנחפש את החלק של ההסדרה ולא את החלק של ההפרעה, זאת אומרת,

אני רוצה רגולציה שתהיה פרקטית, נכונה, למה שצריך. אין לי עניין להקים שם שכונות, שכונות מקים משרד השיכון, מקומות כאלה צריכים לבוא במסלול אחר. אנחנו מדברים פה בעצם על תאי השטח, לשמור עליהם על ידי מרעה ועל ידי הדברים שצריך כדי לקיים מרעה בצורה סבירה, כדי שהרועה יוכל לעשות את תפקידו בצורה הנכונה והסבירה. זה לא תיקון, זה בעצם מה שנקרא: "יהודה ועוד לִקְרָא". בבקשה, חבר הכנסת אוהד.

אדוני היושב-ראש, כמו שאמרת נכון, וגם כפי שמופיע בדברי ההסבר לחוק, המטרה העליונה של החוק הזה היא שמירה על אדמות המדינה. זאת המטרה של החוק. אנחנו מבינים שהנושא של מרעה באדמות הוא דרך אפקטיבית מאוד יש לה גם יתרונות כלכליים, יש לה גם יתרונות סביבתיים אבל בראש ובראשונה היא משרתת את המטרה של שמירה על אדמות באופן אפקטיבי. הצעת החוק הזו מציעה איזשהו מתווה שבעיניי הוא מתווה מאוזן, הוא לא נותן לרועה זכויות בקרקע והוא מצמצם את הפגיעה ואת ההפרעה לקרקע למידה המינימלית האפשרית. מבחינת התפיסה, הוא גם משחזר מנגנונים שכבר קיימים במקומות אחרים. יש לנו הרי מגנון שמאפשר מתווה דומה בקק"ל הצבת מבנים ליַעֲרָנִים ביערות אותו הדבר גם ברט"ג ובשמורות. אנחנו מבקשים לייצר איזשהו מודל דומה, שנותן לשר סמכות לבנות או להציב את המבנים האלו גם בשטחי מרעה. אני שמח ומברך על כך שלהצעת החוק הזו יש תמיכה גם מקרב חברי האופוזיציה, ובהחלט מקווה שנצליח להעביר אותה בהקדם האפשרי. תודה רבה, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. אדוני, פספסתי את הדקות הראשונות אבל מניסיון שלי, של מרעה, אני רוצה לשאול את מציעי החוק: למה לא איזשהו מבנה יביל או מבנה זמני? כי יש קושי של חיבור לתשתיות, כמו תשתיות הביוב אסור לעשות בורות ספיגה כי יש את תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים),

שאומרות שצריך להתחבר למערכת הביוב המרכזית. יש את החיבור לתשתיות נוספות כמו חשמל, מים זורמים, הרי אנחנו לא רוצים שתגור שם משפחה בלי מים זורמים. בדרך כלל שטחי המרעה הם במרחב כפרי ולרשות המקומית יש אחריות לשנע לבית הספר, לתת שירותי גן, חינוך חובה מגיל שלוש. - - - מענה בהצעת החוק.

הסעיף הזה לא חוקתי. בהצעת החוק זה מופיע כרגע, השאלה האם הוא חוקתי או לא - - - יש לזה התייחסות בחוק. בסדר, אבל אני רואה הרבה מאוד קשיים כשגרה משפחה. כשרועה גר באיזשהו מבנה זמני יש מענים, נראה לי שהמענים ברורים ונוחים יותר. כשעושים מבני קבע במרחב כפרי, על כל המורכבות של החיבור לתשתיות - - - אני פשוט שואלת, יש לי שאלות, אני לא קובעת עמדה כרגע. מטי, מאחר ואת כבר יודעת איך זה עובד, בטח אצלי, היום אנחנו נתחיל את הדיון. לא נסיים אותו, אבל נתחיל ואני רוצה לשמוע את הנקודות משלל - - - שירותים מוניציפליים, נגישות - - - הנקודות שאת העלית הן נקודות מעולות. להגעה עם כלי רכב הם צריכים דרך סטטוטורית, הרי אסור - - - יש כל כך הרבה סוגיות כשזה במרחב חקלאי או כפרי. אם לא יהיו כל כך הרבה סוגיות, ממה נתפרנס? נכון, נכון אדוני. כרגע זה יותר שאלות, בלי עמדה סדורה. מאה אחוז, תודה רבה. נחזור עכשיו לחברת הכנסת, אחת ממציעות החוק. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): לא, רגע. היא צריכה כמה דקות. כמה דקות להקשיב, כן. אם ככה, ממשלה. מי מציג את העמדה? את החוק? את העמדה של הממשלה. אני אגיד משהו. "וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ". ניקח אחריות בגלל שהפילו עלינו אחריות. אני רענן אמויאל, מנהל אגף תכנון. הייתי רוצה בישיבה הזאת להעלות את הנקודות מהזוויות השונות, גם של משרדי הממשלה. את כולם אני רוצה: נציגות ממשלתית,

מי שנמצא כאן וכמובן, גם מנציגי הציבור, להעלות את הנושאים. אנחנו נדבר עליהם ובישיבה הבאה כבר ניכנס לנוסח ונתחיל לטייב את החקיקה,

לא אציג את החוק אבל אציג כמה נקודות שחשוב לנו, למשרד החקלאות, להתייחס אליהן בעניין הזה. מאחר שעיקר המטלות בחקיקה נופלות על משרד החקלאות - - באופן טבעי. והוא המשרד שאמור להפעיל את הנושא לפי הצעת החוק, בהחלט חשוב שהחקיקה תהיה תואמת לעבודה המקצועית. ברשותך, אולי אתה יכול להתחיל עם המצב היום.

בלי להיכנס לפרטי פרטים, מה המצב מבחינת: מי אחראי על זה היום, מה הממשק שלכם היום. שנדע מה יש היום ומה אנחנו רוצים לשפר.

אני לא יודע את המספרים כרגע, הנציגה שעוסקת בזה בחופשת לידה. לא, אני לא ביקשתי. רק אגיד כמה מילים. לא מה קיים, מה המבנה הסטטוטורי של העניין. היום יש הרשאות רעייה זמניות, שניתנות על ידי רמ"י בהמלצת משרד החקלאות, לשטחי מרעה בכל רחבי הארץ. עיקר שטחי המרעה הם בשטחים מוגנים, שטחי שמורות טבע ויערות. חשוב להבין את זה לטובת התמונה הכוללת של המרעה. יש שטחים רבים בארץ שאין בהם מרעה, גם אם הם שטחים פתוחים הם לא יכולים לשמש למרעה. לכן צריך לשים לב לנקודה, אם המטרה היא מרעה והמטרה היא יציאה לשטח עם העדר, אז אנחנו באמת רוצים לשים את הנקודות האלה במקומות שיש בהם מרעה. כי אם אחר כך אנחנו נגיע להזנה אינטנסיבית, אז המטרות של החוק לא יתקיימו.

שאל אותך היושב-ראש אני מנסה למקד כשאתה היום, למשל, רואה מקום שאתה חושב שצריך לעשות בו כזה דבר: מה המצב? מה צריך לעשות? מה המצב היום? יש היום הרשאות רעייה לכמה מאות רועים, זה מחולק בארץ, זה באלפי דונמים. וההרשאות הן רק במקומות שיש בהם פוטנציאל למרעה? כמובן. רוצים עכשיו להקים כזה דבר, מה צריך לעשות? במצב הקיים. יש בקשה שעוברת דרך משרד החקלאות, עוברת לוועדה ברמ"י ומקצים את השטח. הקצו את השטח ורוצים עכשיו להקים בית. לרועה.

לפי החוק או לפי המצב הקיים? לפי המצב הקיים.

לפי המצב הקיים אסור להקים בית. בוודאי שיש אפשרות, בוודאי שיש אפשרות. הרשאה של שמירה? מבנה לשומר? לא, מוקד מרעה. שמעת על הדבר הזה? אתה מערבב. אני לא מערבב כלום. תומר, אתה מנסה להכניס עכשיו את - - - המצב הקיים. זה לא המצב הקיים, זה המצב התכנוני הקיים אבל זה לא המצב. שאלתי, אני רוצה עכשיו להקים, הקציתי שטח.

הקציתי שטח ורוצים להקים בית ורוצים להקים את מוקד המרעה. יש אפשרות?

מה צריך לעשות?

לפי החלטת המועצה הארצית, תיקון 6 לתמ"א 1 כמובן, נציגי מינהל התכנון יתקנו אותי כי הם שולטים בפרטים יש אפשרות. הגענו להבנות בהן ניתן להקים מבנה לשהיית רועה עד להיקף מרבי של 28 מטרים, אם אני לא טועה, לטובת המוקד והשהייה של השומר עצמו במוקד המרעה. למוקד המרעה יש בראש ובראשונה מטרות חקלאיות ואני חייב להגיד שזה קיבל מענה מצוין בתוך ההוראות. כלי עבודה. מבנים חקלאיים וכל הסטנדרטים. זה קיבל מענה מצוין בתוך תיקון 6 לתמ"א 1, זה מהבחינה הקיימת. כשאתה אומר מצוין, מאיזו בחינה?

לא, תן לו להשיב ותבין מה לא מצוין. אני אמרתי: זה קיבל מענה מצוין מבחינה חקלאית.

זה קיבל מענה מצוין. קיבלנו את המבנים החקלאיים הנדרשים, את כל הדברים מהבחינה - - - אך דָּא עָקָא. אך דָּא עָקָא, כנראה זה לא מספק את יוזמי הצעת החוק מבחינת סוגיית המגורים בשטח, ואני בהחלט יכול להבין את זה. עזוב את הצעת החוק אני מדבר איתך, גם בעיניים שלך, כי בסוף אתה ה-pivot בעניין. לצורך העניין, משרד החקלאות. אני חושב שלכל מי שיושב פה בשולחן,

ברור שרועה לא יכול לרעות אם הוא לא יכול גם להתגורר במקום בצורה - - - כמובן שנגיע לכל הדברים הללו. בעצם מה שאתה אומר זה שאת החלק התפעולי פתרו.

יכול להיות שאם היו 27 מטרים זה היה יותר טוב, אם היו 24 מטרים זה היה פחות טוב, אבל זה לא נותן את הפתרון לאפשרות התפעולית במקום כי הרי מדובר במקומות שהם לאו דווקא סמוכים וקרובים ליישובים. אנחנו יודעים דבר אחד, כולנו יודעים שמי שרוצה לשכור פועלים ואינו נמצא איתם איך זה הולך בגמרא? תעזור לי חייב להיות במקום. זאת אומרת, זה ברור. לזה התכוונת, אם אני מבין, ולא רק מגישי החוק. אני חייב להגיד משהו, כגורם מקצועי, מרעה יכול להתקיים גם משהיית שומר. זה יכול להתקיים אבל יש קשיים רבים בעניין הזה, זה לא פשוט למי שיש לו משפחה - - ברור. - - למי שרוצה, מה שנקרא, לנהל את זה. אלה שטחים גדולים מאוד. אבל אני חייב להגיד שזה יכול להתקיים בתנאים שנקבעו בתיקון 6 לתמ"א 1. אני יכול לחזור להערות? מה אתם מעדיפים? כן. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): איך זה בדיוק יכול להתקיים?

השר שלנו תומך בהצעת החוק אבל יש לו, ולגורמים המקצועיים, כמה הערות. בהחלט רוצים לשפר את החקיקה הקיימת על מנת שנוכל לעבוד איתה. הדבר ראשון, וחשוב לי להגיד את זה, יש פה מטלה תקציבית מאוד מאוד משמעותית, אנחנו לא יודעים מה תחילתה ומה סופה אבל אפשר להבין שיש פה הרבה מאוד כסף וזה לא יכול לבוא מתקציבי משרד החקלאות. אולי זה לא מעניין את הוועדה כרגע, אבל חשוב לי להגיד זה לטובת הפרוטוקול. זה מעניין את הוועדה מאוד, מה המטלה התקציבית? נגעת, תיגע בזה. יש פוסט. לא, לא במספרים. כל מה שאני אגיד אלה הערכות. לא במספרים, אני מדבר כרגע על סוג של מטלה. במה אתם צריכים לעסוק בעניין הזה שהוא מטלה כספית? בחוק מוצע שהרועה או שרשות המרעה יקימו את המגורים, קיים פה פוטנציאל של מטלה תקציבית. דרך אגב, זה לא רק המגורים. אני מבין שהרעיון הוא שהרשות תקים את זה כדי שזו לא תהיה איזושהי בעלות שלו, אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אנחנו מבינים לגמרי, מר אשר. ממילא יש מטלה כספית. אנחנו לגמרי מבינים אבל בכל זאת צריך לטפל בעניין הזה. פניתם למשרד האוצר? דיברתם? אנחנו לא יודעים אם יש חקיקה, אחרי זה נפנה למשרד האוצר. דרך אגב, הם פנו אלינו. אני מבין שאתם לא מתנים את החקיקה בפתרון. אנחנו לא יכולים להתנות את הדבר הזה אבל אנחנו באים ואומרים שיהיה קשה לתפעל את הדבר הזה ללא פתרון תקציבי. יש פה נציג אוצר? כן, דניאל סרגיי, אגף תקציבים. אני מבין שאתה בהקשבה מלאה. בהקשבה מלאה. ולעניין המטלה התקציבית - - - נגיע אליך. נתייחס. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אמרת ש - - - יש עוד הסתייגויות.

חברים, אני מקווה שיש לכם סבלנות כי לי יש.

אני רוצה לעבור מכל הכיוונים, זו בעצם הכנה לדיון הבא שבו נתחיל להיכנס ולצלול לנוסח עצמו, עם התיקונים עצמם.

אני לא רואה בזה איזשהו טקס שכל אחד אומר את עמדתו ובזה הולך, אני רואה בזה שיעורי בית לי, לצוות המשפטי וכמובן,

השר מבקש - - - סליחה, רק אעיר שמשרד האוצר יצטרך לתת פה הערכה תקציבית, זה מתחייב על פי תקנון הכנסת. נגיע אליו ונטפל. יש הערכה כמה מבנים כאלה יוקמו? חבר הכנסת ווליד טאהא. אני מבקשת סליחה מכולם, אנחנו חוות הצפון ונשמח להבהיר את - - - כרגע סליחה גם ממך, נגיע אליכם. אם יש לכם משהו לומר ולהבהיר, תרשמו לעצמכם, תקבלו את רשות הדיבור ונשמע אתכם. אנחנו רוצים לשמוע אתכם ואם יש כאלה שבאו ממקום אחר ומתנגדים לזה, גם אותם נשמע. פשוט יש לנו תשובות. בסדר גמור, אנחנו נגיע ובסוף הכול יסתנכרן. לשאלת חבר הכנסת ווליד טאהא, יש לכם הערכה? סתם, לא מספר מדויק. אני אמשיך. ווליד טאהא (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): כן,

איך זה הולך? החוק הזה מדבר על המצב הקיים והמצב העתידי, כמובן שעל המצב העתידי אין לי שום מידע לתת לך. גם על המצב הקיים - - - ווליד טאהא (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): איך משרד האוצר ידע בכמה הוא צריך לתקצב אותך? על פי המצב הקיים יש מספיק מה לתקצב. ובמצב הקיים יש,

סדר גודל של 100 חוות. לאור ההערה שלך, מה שילך פה כחוט השני לאורך כל הדיון זה שני דברים, אני חושב שנתחיל אותם לפי הסדר הזה: ננסה להגדיר את המצב החדש, כשנדע מה אנחנו רוצים מהמצב החדש ננסה לעשות את ההתאמות כדי למצוא את הפתרונות לישן, שם ההתבטאות התקציבית תהיה ברורה יותר כי אתה יודע בכמה מקומות אתה צריך לעשות, אם אתה צריך לעשות.

אין ספק שהם צריכים לעשות הערכה.

בוודאי. או, למשל, לשים תקרה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אבל לא שמעת אותו עד הסוף. בוודאי ובוודאי, אבל נגיע לזה, בעזרת השם. דבר שני, האופרציה של העניין. אני מבקש שהרגולציה תהיה דרכנו אבל האופרציה של כל ניהול המבנים, במידה וזה באמת יתקיים, תהיה דרך משרדי הממשלה. זה לא יהיה דרכנו, אין לנו את היכולת איך אני אגיד את זה האופרטיבית לנהל אירוע כזה ואני שם את זה על השולחן. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): הדברים שאתה אומר עכשיו הם בשם שר החקלאות. כן, שתי הנקודות האלה הן לגמרי איתו. אם יש משהו שהוא לא לגמרי עם השר, אני לא מוכן לשמוע. דבר שלישי, אנחנו מבקשים שהחקיקה הזאת תחול רק על חוות קיימות. להערכתי, תוספת של חוות אחרות תפגע בבסיס של סוגיית המרעה וכל הלוגיקה תפגע מהעניין הזה. אין תוספת של מרעה בארץ, הבעיה הקיימת היום היא הפוכה, יש לנו קשיי אקלים ואנחנו רק עוברים להזנה אינטנסיבית. לכן, אין הצדקה לחוות נוספות מבחינת מרעה. אם יש הצדקות אחרות זה סיפור אחר. דיברנו, אבל אמרנו את זה. חשוב לי מאוד להגיד. אני מבין שזאת עמדתכם ואני מבין שהעמדה הזאת גם הובעה בוועדת השרים. אני לא יודע אם היא הובעה בוועדת השרים. בהנחה שלא, פספסתם.

בסוף, אני מסתכל על החלטת ועדת השרים. בוועדת השרים לא מופיע שאנחנו צריכים להתייחס רק לעבר כי זה דיון מסוג אחר. זה משהו אחר, צריך לעשות תיאום עם כל משרדי הממשלה. אני מבין את החוק כמו שהוא, שההסדרה, ובהצעת החוק מפורט, גם ההסדרה העתידית בלי לקבוע כמה יצטרכו. כמובן, אף אחד לא קובע כמה צריך ואם צריך, זה בוודאי נשאר הלאה, בהחלטות שלכם. בהצעת החוק מופיע גם הלשעבר. מה שכן מופיע בוועדת השרים, היה בהחלטה, זה שיהיה תיאום. זאת אומרת שהנושאים יתקיימו בתיאום. אבל כאן אצטרך לשמוע את עמדת משרדי הממשלה האחרים כי אני לא בטוח שכולם חושבים כמו - - - אני רק אומר שאם הבסיס הלוגי לקיומה של חווה זה סוגיית המרעה אז יש פה קושי כי הסוגיה של המרעה בארץ מוגבלת. אין אפשרויות לפצל את הרשאות המרעה כי אחר כך אנחנו נעבור להזנה אינטנסיבית וכל המשמעות של יציאה לשטח הולכת. הזנה אינטנסיבית, זאת אומרת שאנחנו מביאים בלות של חציר. אני שואל שאלה, הרי גם היום אתם מאשרים לכל מי שרוצה. כל תא שטח כזה שרוצה לקבל אישור או הרשאה מקבל אישור שלכם,

ברור לי שאישרתם רק אם יש צורך. אם זה לא מגיע ל איך קראת לזה? הזנה אינטנסיבית.

יש לנו לפעמים צרכים כאלה. זאת אומרת, שיקול הדעת הזה נשאר לכם, הוא לא מופקע מכם בהצעת החוק הזאת.

לכן אני לא מבין למה אתה כבר צופה את פני העתיד ואומר: לא יצטרכו יותר. אולי כן? לכן כשנפלנו בדיוק לנקודת הזמן הזאת, אם אתה אומר לי: כבר לפני שלוש או ארבע שנים המשרד הגיע למסקנה שהוא מיצה את כל השטחים והפסקנו לתת הרשאות, אז זה בסדר, זה סיפור אחד. יש שטחים חדשים. זה השטחים החדשים, ברור. אבל אם זה לא כך אז אני חושב שלא כדאי שתכבול את עצמך לעניין הזה כרגע. יכול להיות שמוחרתיים אתה תחשוב שיש כאן מקום לעוד אחד או שניים, או שלושה או עשרה. אני מקבל את זה אבל אני חייב להגיד רק נקודה.

עם שינויי האקלים והיובש של השנים האחרונות, כמויות המרעה רק הולכות וקטנות וחלק גדול מהחוות נדרשות להזנה אינטנסיבית. אבל אחרי שיעבור כאן חוק האקלים. אבל אני מבין את מה שמר אשר אומר.

השאלה היא: האם אתה באמת יכול לתת לנו מתווה? אתם הרי יודעים מה הוא פוטנציאל השטחים, זה דבר שאתם יודעים, אתם לא חדשים במדינה. אתם יודעים לומר, פחות או יותר: מהו פוטנציאל השטחים שקיים; מתוכו, כמה הרשאות כבר מנוצלת במובן של מה שאתה קורא לו חוות קיימות; והאם יש עוד שטחים. אתה לא מתחייב עכשיו לשום דבר אבל אתה אומר: ייתכן שאם נמצא

פוטנציאליים, שאם נחליט מקצועית אפשר יהיה לתת שם הרשאות חדשות.

השאלה היא, האם אתה יכול לתת מיפוי כזה? כן, אני יכול לנסות להביא דבר כזה. חשוב שזה יהיה לנו לפנינו. רק שאלה, בנושא הסדרת חוות הבודדים. אולי אפשר לעשות איזושהי הרחבה סביב ההסדרה הקיימת של חוות הבודדים? כי היום יש בזה התעסקות. נכון? רענן, תגיד על זה מילה, על חוות הבודדים. יכול להיות שאפשר. זו שמחה אחרת לגמרי. אין מערבים שמחה בשמחה, אומר היועץ המשפטי. אמשיך. נקודת נוספת היא שלפני שנותנים את המגורים, הבסיס של העניין הוא שצריך שתהיה לבן אדם הרשאת מרעה. בחקיקה כאן הסיפור הזה לא מובן. זאת אומרת, קודם הרשאות מרעה ורק אחר כך מגורים. פרוצדורות. פרוצדורות.

זה לא מופיע פה? לא בצורה כזאת ברורה. חברים, זאת עבודתנו. דבר שני, בתוך החוק יש כל מיני הגדרות מקצועיות שלפי דעתי לא צריכות להיות כלולות שם. מבחינתנו אין בעיה שנפרסם אותן בצו אבל אני מבקש שהן לא תהיינה כלולות כרגע כדי שלמשרד החקלאות תהיה גמישות לאשר גדלים שונים, למבנים חקלאיים וכדומה. יש שם רשימה של גדלים של מבנים חקלאיים, אני מבקש שזה לא יהיה רשום בצורה כזאת קשיחה, שתהיה לנו גמישות לטפל בזה. אני מבקש שמגורי הרועים יהיו במבנים יבילים, חשוב לי מאוד שנושא המבנים יהיה במבנים יבילים. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אבל מבנה יביל תמיד מוגבל בגודל. אפשר לעשות כמה ולחבר, זאת לא הבעיה. דיברתי שלשום בכינוס של מנכ"לי רשויות מקומיות. הייתה שם בחוץ תערוכה של חברות כמובן, שלא אגיד את שמן של מבנים יבילים שהם מודולריים וגדולים וטובים. בניתי ככה גנים, בית ספר. אגב, יש בזה גם יתרונות בדברים מסוימים. נדון בזה כשנהיה בתוך - - - גם המדבור ומשבר האקלים, יכול להיות שהמרעה ינוע ויהיה אפשר גם להניע את המבנה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אבל אשמח לדעת מאחורי איזה נושאים עומד שר החקלאות, ואיזה נושאים אתם העליתם. אנחנו רוצים להשאיר לשרים, או לשרות, האחרים להגיד את זה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אני רוצה הבנתי.

כבר אשלים את הדברים ואענה לך, בסדר? זה לא עוד הרבה זמן. בבקשה, תמשיך, רק תעשה את זה בקצב. אמרנו יבילים. דבר נוסף, אני מבקש שיהיה מסלול מהיר כאשר רועה לא מקיים את תנאי ההסכם, שניתן יהיה לפנות אותו מהשטח באופן מהיר.

שלא ייווצר מצב שאנחנו מקבעים את המגורים בשטחי המרעה. אחרי זה, אם מישהו לא מקיים את תנאי המרעה אז יש פה בעיה. אנחנו רוצים להפחית את הרגולציה בהקמה ולהפחית את הרגולציה במקרה של פינוי.

צריך. אני חושב שבשטחי רט"ג ואולי גם בקק"ל צריך לעשות תיאום עם הגופים האלה כי הם שומרים עם השטח. למה? את יודעת למה. למה זו אולי שאלה טובה אבל למה את מדברת בלי רשות, זו שאלה עוד יותר טובה. אנחנו נגיע אליך ותוכלי להתבטא. צריך לעשות תיאום עם הגופים שמנהלים את השטח על מנת לצמצם את הפגיעה. אבל שוב אתה גורר אותי לשאלה, מה קורה אם מגיעה אליך היום בקשה שהיא בשטחי רט"ג או - - - אנחנו מגיעים להבנות בין הגופים. אתה אומר שאתה רוצה לשמר את זה בתוך ההסדרה. אנחנו בהחלט מסתדרים בעניינים האלה, המרעה הוא לטובת שמורות הטבע. ואני רוצה לענות לחברת הכנסת סון, אני לא מתחמק.

ההנחיות מהשר הן לגבי שתי הנקודות הראשונות. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): זה סון והר מלך, כן. סון והר מלך. זה לגבי שתי הנקודות הראשונות, הנושא התקציבי והנושא של האופרציה. בסדר? לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אוקיי, וכל השאר? (היו"ר אוהד טל,

הגורמים המקצועיים.

שיהיה רק לפרוטוקול.

משרד החקלאות סיימתם את התייחסותכם?

מי הבאים בתור? משרד המשפטים, אשמח להתייחס. משרד המשפטים, בבקשה. עורכת דין נועה מושייף,

משרד המשפטים. אנחנו חושבים שהצעת החוק מעלה קשיים משפטיים משמעותיים. ההצעה בעצם עוקפת תכנון ומנוגדת לדיני התכנון והבנייה. - - - יסוד במדינת ישראל, כאשר מתכננים זה צריך להיות מותאם לדיני התכנון והבנייה, על בסיס תוכנית, לאחר אישורי ועדות, כפי שמקובל. הצעת החוק בעצם מבקשת לחוקק תכנון, זה דבר שהוא לא נהוג ועשוי להוות בעיה משפטית גדולה מאוד גם במובן של הפקעת שיקול הדעת של הוועדות בהיבטים התכנוניים,

עקרונות צמוד דופן. אני מניחה שמינהל התכנון יוכל אחר כך להרחיב בעניין העמדה המקצועית בהקשר הזה. עשויה להיות סתירה עם תוכניות קיימות בשטח, זה דבר שעשוי להוביל לכאוס ממשי. כאוס ממשי?

אליפות, אליפות אתם, אליפות. תסבירי את זה, תסבירי את הביטוי הזה.

אני לוקחת את הביקורת ו - - - מצמצמת את אופן הביטוי,

טוב. בסדר גמור. אחזור רק על העיקרון הכללי, שזה עשוי להיות בסתירה עם תוכניות קיימות וחשש מהתיישבות. איך פותרים את הסתירה הזאת היום, כשלצורך העניין, קק"ל בונה מבנים כאלו ביערות? איך את פותרת את הבעיה הזאת שם? אפשר להתייחס? אני שאלתי אותה.

היא צריכה לענות,

תכף, תכף. היום הכול מבוסס על תוכניות, מבוסס על הליכים תכנוניים, על הקצאות של רשות מקרקעי ישראל והליכי תכנון שמתקיימים במסלולי התכנון הרלוונטיים. דברים שנבנים כהסדרה, באופן שהם אמורים להיבנות, לא נבנים כך ללא הסדרה - - (היו"ר יעקב אשר, 14:20) לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): לא מדברים על ללא הסדרה. - - ובטח שבניגוד להסדרה בפועל.

אני במקרה קצת מכיר, רשות הטבע והגנים בונה מבנים בלי ועדות תכנון, הדברים האלה קורים. זה לפי תוכניות, בוודאי שעם, אין דבר כזה.

הדברים האלה קורים בפועל, בוודאי שהם קורים. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): הם קורים,

אל תספרו לנו סיפורים. אני שואל: למה שם זה לא כאוס ופה זה כאוס?

- - - יירשם בפרוטוקול, לא ככאוס. לא משנה. למה שם זו לא בעיה ופה זו בעיה? אני מרט"ג,

אומרים שזה טוב אז הייתי שואלת את עצמי האם החוק טוב.

אז הייתי באמת שואלת את עצמי האם החוק הזה הוא טוב לעם ישראל, אבל בסדר. את תשלימי את דבריך, כמובן. דילגנו על מישהו בדרך?

כי משרד המשפטים - - - משרד המשפטים באמצע הדברים. אני יודע ואני שואל האם דילגנו בדרך על אחרים.

יש פה מישהו שפשוט דומה כל כך לראובן ריבלין, אני חייב לתת לו. אם כך, אני גם מוכנה ש - - - זה טיעון משכנע,

תמשיכי, בבקשה. כמובן, יש פה גם מורכבות. קשיים משפטיים, הבנתי. אם זה לא היה נאמר הייתי מזכיר לכם לומר אותם. רק אם אוכל,

להשלים עוד שתי נקודות בהקשר לקשיים המשפטיים.

את יכולה להציף את כל הנקודות שאת רוצה להציף כרגע. תודה רבה. אנחנו חושבים שיש פה גם מורכבות. בפועל, מדובר בסוף על הקצאת קרקע ללא מכרז שהיא דבר חריג להסדר החוקי. וכמובן, כל נושא הסדרת המצב הקיים.

זאת אומרת, מה שהיה עד היום היה בסדר? לא היו בו קשיים משפטיים?

והנקודה הבאה שלי - - - לא, כשאת מדברת על מכרז, אני לא זוכר שיצא מכרז, בתור חובב טבע בוודאי הייתי יודע על זה. אגיד לך למה אני אומר את זה, יש לי חולשות כאלה ומאחר ואנחנו די בארבע עיניים, אגיד לך את זה. אני אוהב להיות פרקטי, היום יש מצב שעושה דבר טוב וחשוב, רק עושה את זה לא כל כך טוב ולא כל כך מסודר. אנחנו רוצים להסדיר את זה, כשמסדירים דברים זה לא אומר שצריך להרוג אותם כדי שהם לא יקרו, הפוך, צריך לתת להם לחיות אבל להסדיר אותם נכון.

להתחשב בכל הדברים, גם בטבע וגם בדברים אחרים וכמובן בחוקי מדינת ישראל. לכן אני חושב שהמבט שלכם צריך להיות מהצד החיובי של העניין. אנחנו רואים קשיים במצב של היום וחושבים שהכיוון של הצעת החוק נכון. שם צריך, לטעמכם, רק לתקן כל מיני דברים שנדבר עליהם במהלך הישיבות. עכשיו את יכולה גם לציין אותם כדי שנהיה מוכנים אליהם אחר כך.

רק אשלים עוד נקודה אחרונה, בהמשך להסדרת המצב הקיים. בפועל, מדובר בהכשרת עבירות בנייה דה פקטו, זה מצב שהוא לא מקובל לפי הדין. במעמד הזה, יצוין בהקשר הזה אולי רמ"י גם יוכלו להרחיב שיש היום הליכים ומהלכים מול רועים שמצויים היום בשטח, להליכי הסדרה של המצב שלהם. אבל הדבר הזה צריך להיעשות כפי שמקובל, בהתאם לנסיבות ולא בחקיקה כשנאמר באבחת יד שכל הדברים מוסדרים הלאה. זה צריך להיעשות כמקובל, בהקשרים הרלוונטיים. אשאל אותך את מה ששאלתי את נציג משרד החקלאות: זו עמדת המשרד והשר או עמדת ה - - - זו עמדת היועצת המשפטית לממשלה. אוקיי. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): הנקודה הזו חשובה,

לא, אני שאלתי שאלה טכנית.

מחילה אם הדבר לא היה ברור.

גם אם אני אשאל שאלות מצוינות, אל תעשו לי follow up על זה כי זה נשאר מצוין ככה.

כי אני חשבתי שהיא מה - - - בכוונה ציינתי בהתחלה שאני מייעוץ וחקיקה,

לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): לא,

זה דיוק חשוב. בסדר גמור, זו עמדת היועצת המשפטית לממשלה. ובנוגע לדבר האחרון,

כפי שהוזכר קודם על ידי משרד החקלאות - - - לא, השאלה היא האם אתם רואים אתם כעמדת היועץ המשפטי לממשלה חשיבות בשמירה על הקרקע על ידי שטחי מרעה, כן או לא? אני חושבת שזאת - - - כן או לא? אני חושבת שמדובר כאן בשאלת מדיניות. האם דרך השמירה על הקרקע צריכה להיעשות על ידי - - - אל תעזרו לי. הייעוץ והחקיקה במשרד המשפטים. ביקשתי לא לעזור לי. לא שמעתי את תשובתך, סליחה. בנקודת הזמן הזו, אני חושבת שאופן השמירה על השטחים ומה תכלית השמירה על השטחים זו שאלה של

אבל האופן שבו הדבר הזה מוסדר צריך להיעשות בהתאם לחוק, בהתאם לדיני התכנון והבנייה. כן, אבל שאלתי רק שאלה אחת: האם המטרה עצמה היא מטרה נכון שהיא מדיניות אבל אתם מחווים דעתכם גם

אני רוצה לדעת.

את גם יכולה לשאול ולבוא להגיד בישיבה הבאה. זו בדיוק התשובה,

זו בדיוק התשובה שרציתי לתת לך כרגע.

שאני יכולה לומר שלפחות בשלב זה - - - אבל קחי בחשבון דבר אחד, שאני אזכור לשאול אותך את השאלה הזאת עוד פעם. אל דאגה אדוני, אזכור לתת לך תשובה. הלאה, בבקשה.

מתייחסת כרגע להיבטים המשפטיים ולא לשאלת התכלית של השמירה על הקרקע, אבל כמובטח אבאר את הסוגיה הזו מול היועצת וניתן תשובה מלאה. רק מילה אחרונה לגבי המתווה שהוצע. כיום יש מתווה כפי שהוצג על ידי משרד החקלאות, תיקון 6 של תמ"א 1 שמסדיר שמירה על הקרקע. הנושא הזה נדון במועצה הארצית ולאור העמדות המקצועיות שלהם התגבש המתווה. אגב, בניגוד למה שכתוב בדברי ההסבר להצעת החוק, התיקון בהחלט אושר והוא חי וקיים. מה אושר? התיקון לתמ"א. יכול להיות שזו הייתה טעות אבל בדברי ההסבר היה כתוב שהדבר הזה נתקע ולא קודם. אני רק רוצה לתקן לפרוטוקול שבהחלט תוקן, אושר, חי וקיים. אני מניחה שמינהל התכנון יוכלו להרחיב בנוגע לעמדה המקצועית שלהם לגבי תיקון התמ"א, ולמה נכון או לא נכון לסטות ממנה. אולי רשות מקרקעי ישראל יוכלו להרחיב בנוגע להסדרה עם הרועים הקיימים היום בשטח והאפשרות להסדרה, גם מקרעין וגם תכנון,

אותו מתווה שאת מדברת עליו. תיקון של תמ"א 1. שנעשה בזמנו. היה פורום, הוא קיים אירוע שיתוף ציבור. אני מקריא מתוך ההחלטה.

אבל כתוב כאן: "עם התפזרות הכנסת העשרים, הופסק הדיון בהצעת החוק וכן הופסק קידום המתווה על ידי מינהל התכנון". זה נכון או לא? זה בדיוק מה שאני מבקשת לקדם. המסקנה של הפורום בראשות מינהל התכנון, בהשתתפות משרד החקלאות, רשות מקרקעי ישראל, כל משרדי הממשלה הרלוונטיים,

- - - תכף נשמע סטטוס, איפה זה אוחז. המסקנה של הפורום הייתה תיקון התמ"א. תיקון התמ"א עבר, אושר, חי וקיים. אני מבינה שהוא נוגד את מה שמציעי החוק רוצים כרגע לקדם אבל מינהל התכנון יוכלו להרחיב. לא בטוח שהוא נוגד. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): האם אתם רואים קושי בהסדרת ההתרחבות של המבנים הבדואים באזור הנגב? זה גם לא מסתדר לכם? או ש - - - יש פה תביעות אחרות שעומדות מאחורי הרחבת ההתיישבות בנגב. זה נעשה באופן מוסדר, באופן אחר. אני יכולה לחזור לוועדה עם תשובה מלאה יותר גם לגבי אופן ההסדרה של הבדואים בנגב, בגלל שאני לא בקיאה בנושא הזה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית):

כן, רצית לשאול משהו חבר הכנסת?

אני רוצה לומר משהו, שתי הערות. להערכתי, הצעת החוק הזאת מבוססת על ההיגיון של תוכנית מנדטורית שחלה ביהודה ושומרון. אולי חברתי מכירה אותה, RJ\5. אני לא מכירה,

זו תוכנית מנדטורית שמדברת על מגורי החקלאי.

בחלקות מעובדות של חקלאים ניתן לבנות מבנה בגודל 150 מטרים. זה היה בכל הארץ, אדוני, חבר הכנסת.

נכון, זה היה בכל הארץ אבל זה נותר ביהודה ושומרון מכיוון ששם אין תוכנית מתאר של מינהל התכנון.

לכן יש היגיון רב לפני שאנחנו נכנסים לכל מיני מניעות משפטיות ההיגיון הזה הוא

חקלאים שגרים בקרבת המרעה שלהם או בקרבת השטחים החקלאיים שלהם. ובהגבלות שאדוני נתן של תכנון, של בניית מבנים יבילים אין שום בעיה תכנונית. לא צריכה להיות התנגשות כי הרי לא יוצקים יסודות לתוך הקרקע, לא קובעים את הקבוע אלא מדובר על מבנים יבילים. ולו יצויר שתתהווה איזושהי בעיה עתידית כשיבואו להפקיע יותר ויותר שטחים חקלאיים כדי להגדיל את הבנייה האורבנית, לא יהיה מסובך מדי לפנות את אותם חקלאים.

כשמדובר בסייג שהמגורים שלהם הם מגורים ארעיים. זאת ההערה הראשונה. אני - - - עוד הערה אחת, ואולי גם אליה תרצי להתייחס.

ראיתי את הצעת החוק הזאת כבר מבושלת ואפויה, אני עומד על זה ואעמוד על זה אברר איך בדיוק לעשות את זה שלהצעת החוק הזאת יוכנס סעיף תחולה ביהודה ושומרון מכיוון שגם ביהודה ושומרון יש חקלאים ויש רועים, ואי-אפשר לעשות אֵיפָה

ורועות, כמובן. אי-אפשר לעשות אֵיפָה וְאֵיפָה, בין רועה פנים-קו ירוק ורועה חוץ-קו ירוק; בין רועי יהודה ושומרון לרועי הגליל והנגב. צריך להחיל את אותו החוק בדיוק, על הרועים האלה, כדי שהם יוכלו לגור בשטחים שאותם הם רועים. אם זה באדמות ובהרשאות שהם מקבלים מהחטיבה להתיישבות או בהרשאות שהם יקבלו מרשויות אחרות, רט"ג, קק"ל. רמ"י, בעזרת השם, גם תתחיל לתת הרשאות. ונשמור כולנו על אדמות הלאום. אני חושב שייעוץ וחקיקה צריכים להתכוונן לרצון הציבורי. אתם צריכים להפיל את האסימון הזה אצלכם בראש: מי שיושב מולך ומולכם זה לא אישי כלפיך זה לא חברי כנסת. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): זה הציבור. זה הציבור והציבור רוצה לשמור את אדמות הלאום. הוא עושה את זה בדרך של בנייה, בדרך של רעייה. הוא רוצה למנוע פולשים מלפלוש לקרקע והוא עושה את זה במכשירים חוקיים, כאלה שמאזנים בין הרצון לשמור על אדמות הלאום של עם ישראל, של אזרחי ישראל, לבין הרצון לא לפגוע בתכנון עתידי. ולכן הפתרון הזה של יבילות. ואת זה אתם צריכים להפנים ולא לאנוס עלינו דינים וחוקים, כי פה משנים את הדינים והחוקים בהתאם לרצון הציבורי. ווליד טאהא (רע"מ,

הוא מציע לבטל את החוק בכל הקשור להתנהלות של המתנחלים - - אני מציע לשנות את החוק,

טאהא (רע"מ,

כל יום לחקלאים הפלסטינים ומתנכלים אליהם.

הרשימה הערבית המאוחדת): הורגים בהם,

לעם היהודי שהגיע לכאן אחרי 2000 שנה, יש מצווה מאוד מאוד חשובה: "וְהִתְנַחַלְתֶּם אֶת הָאָרֶץ". ואנחנו נתנחל.

הרשימה הערבית המאוחדת): אתה מדבר על שטחים כבושים - - לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אנחנו נתיישב,

זו נחלת אבותינו. ווליד טאהא (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): - - אתה לא יכול להכניס לחוק הזה, לשטחים הכבושים יש חוק משלהם.

ונתפוס את הקרקע על ידי רועים בשטחים המשוחררים או בכל הארץ. ווליד טאהא (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): לשטחים הכבושים יש חוק משלהם,

גם בשטחים ששחררנו.

לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): השקר שלכם לא ימשיך להדהד,

אני רוצה להשתלט על כל אדמות הלאום של העם היהודי, ואת זה משרד המשפטים צריך לעשות.

הרשימה הערבית המאוחדת): אתה תתאר את זה איך שאתה רוצה, אף אחד לא חייב להסכים עם התיאורים שלך. מי חייב להסכים עם התיאורים שלך? חבר הכנסת בוארון, חבר הכנסת ווליד טאהא. ברוך השם, יש לנו 64 מנדטים. וגם את זה נשנה. חבר הכנסת ווליד טאהא.

הרשימה הערבית המאוחדת): אתה לא קורא לו לסדר, נכון? יש לנו 64 מנדטים, וגם את זה נשנה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): - - - על אפכם ועל חמתכם.

זה יהיה גם יהודה ושומרון וגם - - - ווליד טאהא (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): כן, כן. יש לך 64 מנדטים. דרך אגב, ברשותך אדוני היושב-ראש, ברשותך.

ווליד טאהא (רע"מ,

תעשי טובה. רגע, אתה - - - לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): לא,

ווליד טאהא (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): אל תַּפנִי אליי

המטרה נובעת ממדיניות ממשלתית, היא זאת שבסופו של דבר מנחה את הגופים לפעול. בתוך הדבר הזה יש ארגון, גם קרקעי וגם סטטוטורי. הארגון הקרקעי נעשה באמצעות הרשאות שניתנות בוועדה משותפת שנמצאים בה משרד החקלאות ורמ"י. בסופו של דבר בעל מרעה, על פי הנחיה ממשלתית, מקבל את השטח בהרשאה שהוא יכול לפעול. על פי ההרשאה הזאת ניתן לפעול בסמכות מקומית, להוציא היתרי בנייה למבנה משק.

העניין של חוק התכנון והבנייה פה - - - לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): מה הגודל? הוא מוגבל? יש כללים. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): 15 מטרים רבועים.

אבל יש מבנה משק שניתן לתת בסופו של דבר. אני מעדיף להגיד שהדבר נעשה פי חוק התכנון והבנייה, על פי תפיסת העבודה וההנחיה הברורה לפעול מול הוועדה המקומית. נדבר כרגע על חקיקה. בנושא החוות בכלל מיזמי מרעה, חוות בודדים קיימות היום במדינת ישראל, ברמה הארצית, מעל 150 נקודות. דרך אגב, של כלל האוכלוסיות. באופן עקרוני, המדינה לא טיפלה בנושא במשך הרבה שנים, לא הקרקעי ולא הסטטוטורי. חוק הנגב שהיה בשנת 2007, ובהמשך גם ב-2017 על ידי ישראל חסון, חידד את הנושא בנגב. הוא הגדיר גם פעולות עבודה שבסופו של דבר מובלות היום בהליכי תכנון, מול מינהל התכנון, להסדרת סטטוטורית. בהתאם לכך יש גם את הנושא הקרקעי. הדבר הזה לא מוחל בגליל ולא במקומות אחרים.

לגבי העניין עצמו. הסמכות שניתנת היום בבקשה לחוק היא לבעיה ברורה מאוד, נקודתית, לנושא המגורים. אני מתמקד כרגע בעניין הזה באופן ספציפי, זו גם התשובה לחברת הכנסת. ניתנים היתרי בנייה בסמכות מקומית, לבצע את הפעולות האלה. שטח המגורים הוא 15 מטרים מרובעים. אנחנו מדברים על חוות שמחזיקות בשטח שגודלו בין 20 ל-30, חלקן גם מקום המדינה. אזור המגורים מוגדר ברמה שאפילו לא מאפשרת לחיות ברמה המשפחתית. לכן, הגדרת המגורים של מפעיל המרעה היא קן משפחתי. הוא יוכל לשהות בשטח על פי אותה תפיסה: מבנה פריק,

שניתן על פי הרשאות שמתחדשות דרך אגב, הרשאות שמתחדשות באופן תקופתי בהתאם לכך הן ממשיכות את דרכן לאורך שנים, על פי הצורך האזורי הנדרש. אשאל: יש היום מצב שבו יש מתחם של מרעה, עם מבנה שנבנה בזמנו איך שהוא נבנה וכולי אבל שבמקרה אין בו מרעה? על בסיס החוק המנדטורי, אם ניקח לדוגמה את חוות - - - לא,

אין כזה דבר היום.

לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אם הוא אומר שיש,

השאלה היא, שאלתי ואני שואל, מה הכוונה של העניין?

אני מבין שהכוונה של העניין, ואליה אני מתחבר,

היא למצוא את - - - השאלה היא האם קיימים היום מקומות בהם ניתנו בעבר הרשאות למרעה עם המבנים, לא משנה כרגע איך נתנו אותם או מה נעשה בפועל ואחרי כמה שנים הרועה החליט להיפרד מהמרעה, בדרך כזו או אחרת, וכיום נשארה הנחלה. האם יש מקומות כאלה בארץ כרגע? דבר ראשון, נבהיר את המצב הקיים. למה הפחד להגיד האם כן או האם לא? אין כזה מקרה. חד-משמעית, אין כזה מקרה.

יש כזה מקרה - - - סליחה. הקרקע לא ניתנת, היא ניתנת בהרשאה. באופן עקרוני אין סחר בקרקע בנושא של הפעלת מרעה. ברור שההרשאה ניתנה כשהיה מרעה. אני שואל אם אחרי עשר שנים, הבן-אדם סגר את המרעה - - - במידה והבן-אדם מפסיק את פעילותו החקלאית מרעה, פלחה, כל דבר אחר הוא מפונה. נשמע את מינהל מקרקעי ישראל. רגע, רגע, אנחנו לפי הסדר, אדוני היועץ המשפטי. לעצם המצב הקיים. חשוב להבין שרוב האוחזים בקרקע רובם אם לא כללם אוחזים בפעילות חקלאית בפועל בשטח, על פי ההרשאות שהם קיבלו במשך השנים. חידושי ההרשאות הם הכלי מספר אחת, וכמובן הכלים שניתנים על בסיס חוק המרעה או מה שנקרא תקנות מרעה. נושא המגורים בא לפתור בעיה נקודתית. ברור, את זה כבר אמרת. סיטואציה אזורית שחשוב להבין אותה בשני מקרים, אחד נקודתי ואחד אזורי. פרויקט דרך היין שנוצר כמהלך אזורי, כדי ליצור הקשרים בין אגני התיישבות. זה חוות בודדים? חוות בודדים. זה לא קשור לדיון כאן .

חוות מרעה שנמצאת בהר תורען עצמו, שזו מסגרת אזורית שנמצאת בין בית נטופה לבין בית רימון. מיזם המרעה שנמצא בשטח למעשה מיישם את הפעילות בשטחים הפתוחים שבין שני היישובים, והפעילות שלו היא חלק מהאגן ההתיישבותי שנמצא על רכס תורען. מה הקשר? זה קשור לעניין הצורך, האם הדבר הזה באמת נדרש. נושא הפעילות של מרעה כתפיסת קרקע. הוא רצה לחזק את הנושא של הצורך, של התכלית. תודה רבה. בבקשה. גליה כהן, המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים. רציתי להתייחס, ברשותכם, לסעיף 8 בהצעת החוק. המשמעות שלו היא שאותם מתגוררים בנכס לא ישלמו מס לרשות המקומית. אנחנו במשרד חוששים שזה יהיה נטל על הרשות המקומית, שעדיין תאלץ לתת את השירותים הרלוונטיים מכורח הנסיבות: פינוי אשפה, הסעות תלמידים, תשתיות לסוגיהן. אנחנו מבקשים שזה יהיה בתיאום ובהסכמה איתנו.

הרשימה הערבית המאוחדת): מה שאת אומרת עכשיו דומה לחוק הארנונה, זה אותו דבר, בדיוק כמו חוק הארנונה. יש לי שאלה אחרת, גם דיברנו על זה קודם. קודם כול, מה שאת אומרת זו הערה נכונה שאפשר להבין אותה. אבל בהצעת החוק מופיע גם שהם לא זכאים לבית ספר, ולא יהיו זכאים לבחור או להיבחר. משרד הפנים - - - במציאות,

אולי להיבחר לא אבל מן הסתם הרשות המקומית תעניק שירותים בסופו של דבר, מכורח הנסיבות. צריך לקחת את זה בחשבון.

נפלא. מה שנקרא, הערה לסדר. את סיימת?

אנחנו מבקשים שזה יהיה בתיאום איתנו, כדי שלא יקרה מצב שזה ייפול על כתפיהן של הרשויות.

והיא אומרת את זה מתוקף תפקידה. אבל אתם צריכים לקחת בחשבון שאם אתם רוצים שישלמו, אז אתם צריכים לתת את כל השירותים. לא בטוח שאתם רוצים את זה. שאלה טובה. חבר הכנסת שירי ביקש רשת דיבור.

סליחה אדוני, בהמשך לדבריה של גברת גליה, גם אני ממשרד הפנים. יעל גודר, מהלשכה המשפטית במשרד הפנים. בגדול, כפי שהגברת גליה אמרה, אנחנו אכן מבקשים שהדבר ייעשה בתיאום והסכמה איתנו. השאלה שלנו היא באמת על נוסח סעיף 8. יתכן שיש מקום לבטל אותו כליל, כך תשוב ברירת המחדל שכל מי שגר בתחום מסוים, חב את החובות שלו לרשות שבה הוא חי. מבלי להיכנס להגדרות. והיא מצידה תספק את השירותים, לרבות השירותים שמנויים בהצעת החוק. בסעיף 8, זה כולל הסיפור של הבחירות ושל בתי הספר? אנחנו לא נכנסים לזה כרגע. לא, אני שואל: זה גם בסעיף 8? הכול, כתוב שהוא לא מקבל שירותים מוניציפליים. היא מציעה להוריד את כל הסעיף הזה וממילא יחולו. חבל שנתתי לה לדבר, מי שרציתי לדבר עליו בדיוק יצא. על מי רצית לדבר? לחכות? תן לי את זכות הדיבור. קיבלת את זכות הדיבור.

כמו שאמרתי, רק השלמתי את דבריה של גברת גליה. ווליד טאהא (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): יושב- הראש, המבנה ישלם ארנונה? לפי ההצעה, לא. ווליד טאהא (רע"מ,

אז יש היגיון במה שהם אומרים. אם הוא לא ישלם ארנונה אז הם גם לא רוצים לראות בו חלק מרשות מקומית. אבל במבחן המציאות רשויות כן ייתנו שירותים, הן ייתנו הסעות למוסדות,

אנחנו נגיע לזה חברים. עכשיו מדבר חבר הכנסת נאור שירי. ואף אחד, כולל אף אחד, לא מפריע לו. בבקשה. תודה

מחילה מהנוכחים ומהנוכחות, אני רוצה רגע לסטות מהדיון.

אני מתנצל, אדוני היושב-ראש, אני מתנצל. תומר, אני מתנצל גם בפניך. לימור, אני בוגד?

את חושבת שנעמה לזימי בוגדת? לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): לא.

לא, לא, חס וחלילה, לא אליך. עזוב, עזוב אנשים. תן לי, אמרת שלא מפריעים לי. אוהד, אתה מסכים שאנחנו לא בוגדים? נניח שיש שמאל חס וחלילה, רַחֲמָנָא לִצלַן מי שמחזיק בדעת שמאל, הוא בוגד? חס ושלום. אסביר מה זה קשור. אני ביקשתי מחילה, כי אני לוקח מהזמן היקר של הוועדה.

אם אתם לא מכירים את המקצוע של חבר הכנסת שירי, הוא חבר כנסת. הוא צריך עכשיו לתת איזושהי נקודה מסוימת שמפריעה לו, שלא קשורה לחוק. זהו.

תודה רבה על החידוד. אבל אני מפנה אותך ב-16:00, לנאומים בני דקה. אני מתקשה להבין למה מי שמנהל קמפיין ולא סתם אני פונה אליכם, הוא אזרח, הוא יושב פה מר משה מירון, יושב פה פעם אחר פעם. מנהל קמפיין.

השמאלנים בוגדים, מוכר לכם? ראיתם את זה, בטוח בכניסה לכנסת ובהפגנות שונות.

הוא מנהל קמפיין באופן אינטנסיבי,

כבר למעלה משנה וחצי. בכל פעם חברי כנסת נותנים לבן אדם הזה, שקורא לחלק מחברי הפרלמנט פה בוגדים על כך שהם מחזיקים בדעות שמאל אדוני, השלט שלך אומר: השמאלנים בוגדים. למה בכל פעם אתם נותנים לו אישור כניסה? למה בן אדם שקורא לחלק מהעם בוגדים, נכנס למשכן הזה?

תפסיקו לעשות לו אישור כניסה.

משפט אחרון. המצטיין הפעם זה קפטן ניסים ואטורי, שעשה לו שוב אישור כניסה. למה אתם מסכימים לזה? כשאתם נותנים לו להיכנס - - - לימור סון הר מלך

אם אתה לא שמאל, אתה גם לא בוגד.

אגיד לך משהו, גם השמאל לא בוגד. למה לתת לו אישור כניסה? תפסיקו.

אני מוחה בשם אביחי בוארון שלא שאלת גם אותו.

נו, אני אשאל גם אותו. אני לוקח את האמירה שלך ואומר לכולם - - - לא, זה לא הגיוני שאתה יושב פה. זו בושה למדינת ישראל שאתה יושב פה, בושה לחברי הכנסת שאתה נכנס לפה,

לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית):

הוא לא - - - נראה לך שאני מלבין את פניו? תסתכלי על פניו.

מי שקורא לעם הזה בוגד, חייב שילבינו את

לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אבל אני לא חושבת שאתה בוגד.

תסתכלי, את חושבת שהפנים שלו מולבנות? נאור, נאור. זה פרלמנט במדינה דמוקרטית, כשקוראים לחלק מהעם פה בוגדים? זה דיון הרבה יותר חשוב ממה שקורה פה עכשיו. אבל זה בוועדת החוקה, לא

בהיבט של מגורים בשטחים פתוחים, אנחנו נמצאים פה במדינה קטנה מאוד. יש לנו למעלה מאלף יישובים ברחבי המדינה, כך שחלק משטחי המרעה צמודים ליישובים והיה ניתן לתת מענה, כמו שכתוב בתמ"א. אני אומר את זה כמדיניות של התמ"א. אולי כדאי להבהיר. בניגוד למה שנאמר פה, חלק משטחי המרעה בכלל לא נדרשים למגורי רועים כי הם צמודים לשטחי מגורים או לשטחי - - - סלח לי, אתה פשוט מרים לי להנחתה. אני סבלני מאוד אבל אני לא סבלני כשזה מגיע לתחום העיסוק שלי הרבה מאוד שנים. גם כראש עיר וגם כ - - - אם הייתם באים ואומרים שהתמ"א מדברת על מקומות מסוימים שהם צמודי דופן למקום יישוב, להסתפק שם רק במשהו לוגיסטי, קטן יותר, הייתי מבין. אבל אתם מדברים על כך שהתמ"א חלה גם על מקומות חשוכים שבשעות הלילה אי-אפשר אפילו להגיע אליהם, חייבים לחיות שם אנשים כדי לְשַׁמֵּר את הקרקע. איך יכול להיות דבר כזה ב-15 מטרים, כולל הציוד של החקלאי?

זה לא כולל, סליחה. יש עוד אלף מטרים אפשריים לכל שאר המבנה. אני חוזר בי, אני חוזר בי. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): גם המשפחה,

תבין את הגיחוך, על מה הם נלחמים. לא, התכוונתי לציוד, אני מצטט את הציוד. אני חושב שאתם מתקנים אותי ולא נכון. דיבר קודם נציג משרד החקלאות, הוא קרא לזה בשם. איך קראת לזה? לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): בוטקה.

אני הבנתי ששם מאחסנים, לא את הטרקטורים הגדולים אבל - - - לא, יש סככת כלים.

פה הבעיה, אתה יודע למה אנחנו מתכנסים פה? כי התמ"א לא פרקטית, היא לא נתנה את הפתרונות הפרקטיים. אני אומר את זה

זהו, עכשיו נרגעתי. אציין עוד, לעניין הכללי של מבנה מגורים. תמ"א 35 מאפשרת מבנה מגורים רק בתוך יישובים. אנחנו יודעים שברחבי השטחים הפתוחים במדינת ישראל יש הרבה תופעות של מבני מגורים שלא כדין, רובם. כמו שאמרתי קודם, המטרה של, התמ"א שאושרה שינוי 6 לתמ"א 1 נתנה את המענה המקצועי הנדרש. ולכן אתם מתנגדים להצעת החוק? לימור סון הר מלך

כמה צפוי. עמדת מינהל התכנון היא שאנחנו מתנגדים להצעה. רק לשאול שאלה. אמרתם שאתם מכירים בערך של המרעה, של הרעייה וכולי וכולי. אתם אומרים בעצם ש-15 המטרים שאפשר לבנות נכון לעכשיו, על פי הדין הקיים, מספיקים.

לשהיית צוות מקצועי.

יש להם עוד אחד, אבל של 28 מטרים רבועים, בוועדה הארצית.

אבל אתם בטח מכירים את התוכניות המנדטוריות, שמדברות על 150 מטרים למגורי החקלאי פלוס 25 מטרים למחסן. אנחנו מדברים על תוכניות שהיו בראשית המאה, יש פה איזשהו היגיון שאתם לא משקללים אותו. חבר הכנסת בוארון. רק שאלתי. לא, אתה שואל שאלה מצוינת. ברגע ששמעתי שהם אומרים שהם מתנגדים להצעת החוק, אני לא מתחיל עכשיו לשאול אותם מה הם מציעים. אנחנו נציע והם יהיו פה, נוכחים בוועדה. ברשותך, אם אני רק יכול לענות.

אם אתה רוצה לענות, בבקשה. קודם כול, צריך להבחין. באותן תוכניות ישנות ההיתר הזה למגורים ניתן לא רק למרעה אלא לכל חקלאי. מרבית התוכניות האלה בוטלו על ידי תוכניות מתאר מחוזיות, עוד בשנות ה-80. זה טוב, נולד צורך עכשיו. אמרתי לך, אני ותיק ממך.

אני עדיין נאיבי. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): וטוב שכך. ברשות היושב-ראש, יש לי תשובה טכנית לנושא הזה.

החטיבה להתיישבות, אבל בקצרה מאוד כי אני רוצה לעבור הלאה. אם אני מסתכל על התמ"א, היא מאשרת מגורים בתנאים. לא מגורים, לא מגורים. סליחה, לשהייה של הגורם המפעיל. כן, אתה אומר 7/24, זה מגורים בעברית. לא, המפעיל זה בסדר, זה דבר שאפשר לחיות איתו. ברמת העיקרון השיטה היא ברורה, זה מבנה פריק,

שניתן לפנות אותו בהנחיה.

הגודל ממש לא משנה, אפשר להתגמש עם משרד הפנים. השיטה אותה שיטה. מכובדי, הסר דאגה מליבך, אנחנו פה בשביל להתגמש וכשצריך גם לא להתגמש. בבקשה. אדוני, אפשר להוסיף הערות קצרות? כן, בוודאי. חשבתי שסיימתם. מעבר לעובדה שאנחנו מתנגדים, כמה הערות לגופה של הצעת החוק שאולי כן חשוב להגיד כבר עכשיו, כי הן הערות מהותיות. אנחנו רואים קושי גם בקביעת שיקול הדעת של הוועדה המקומית. כתוב שהוועדה תאשר, ברגע שאין לה שיקול דעת לא ברור מה משמעות האישור הזה של הוועדה המקומית והאם היא יכולה לקבוע תנאים בהיתר שהיא נותנת. אתה מדבר על המצב הקיים? לא, על הצעת החוק, אני מדבר על ההצעה.

כשאומרים שהוועדה תאשר לא ברור מה היא אמורה לאשר. מכוח איזו תוכנית היא מאשרת היתר?

לא קבוע מהם התנאים שהיא יכולה לקבוע. היא נותנת אישור, היא לא מסדירה אותו. תומר, ברגע שהיא מאשרת יש עליה גם אחריות. יש על הוועדה אחריות פלילית כשהיא מאשרת מבני מגורים. אין לזה כרגע מענה בהצעת החוק. עוד עניין שבעינינו אין לו מענה הוא הסיפור של הרשאות המרעה. כתוב בחוק הרשאות המרעה, שיינתן היתר למבנה מגורים לרועה בעל הרשאת מרעה ארוכת טווח.

אין הרשאת מרעה ארוכת טווח יש רק קצרת טווח, זו המשמעות של הרשאת מרעה. גם בעניין הזה פה יש קושי בחוק מבחינתנו. אם הולכים פה כמובן, הכנסת היא ריבון ורשאית ללכת למסלול של עקיפת דיני התכנון והבנייה, מבחינתנו בכלל אין מקום להכניס את ועדות התכנון. אם הולכים פה על מסלול עוקף תכנון ובנייה אז יכול להיות שהמקום הנכון הוא בכלל לעשות - - - אני מבקש ממך, אני בגיל מתקדם, רק בצורה בלי איומים או דברים כאלה, שאני לא אקח - - - שלום. רשות מקרקעי ישראל, אני שירה תם, מנהלת החטיבה לשמירה על הקרקע. שתי הערות. לא דילגנו על אף אחד, נכון? אתם ביחד.

אנחנו חושבים שנכון להגדיר בצורה קצת יותר ברורה ולקבוע קריטריונים. קודם כול, אשאל אותך את שאלת מיליון הדולר. עזבי כרגע את פרטי הצעת החוק, אנחנו פה. האם לדעתכם העיקרון, שמירה על הקרקע בדרך הזאת, מבחינתכם הוא דבר חשוב שצריך לעודד אותו? לשמור עליו? להסדיר אותו? אנחנו עוסקים לילות כימים, בעיקר החטיבה שלי, בתחום הזה של השמירה על הקרקע. כל תושבי ותושבות מדינת ישראל יודעים שאתם עסוקים בשמירה על הקרקע. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): כן,

אבל חבר'ה, אני שאלתי שאלה. אתם לוקחים את זה למקום שלכם, תנו לי. אנחנו בסוף רואים בזה כלי חשוב,

אנחנו נותנים את ההרשאות וההקצאות האלה ורוצים את הנוכחות של הרועים בשטח. אני חושבת שבהקשר של ההצעה, חשוב לבוא ולהגדיר מה הם באמת אותם אזורים שדורשים את השמירה הצמודה, ואולי לחשוב על איזשהם קריטריונים שיהיו לנו. דבר נוסף, בסוף המטרה שלנו כאן היא לשמר את הנושא של הרעייה, של הרעייה ושל שטחי מרעה.

אנחנו מתמודדים לא אחת עם רועים שכאשר הקרקע משנה את הייעוד שלה בסוף אלה עתודות הקרקע של מדינת ישראל, אנחנו רוצים לשמור אותם גם לדורות הבאים, לעתיד לבוא. ככל שייעוד הקרקע משתנה, אנחנו צריכים לדאוג לכך שהקרקע תוכל לממש את הייעוד שלה. יש גם הליכים משפטיים שאנחנו מנהלים כנגד רועים שרואים עצמם כבעלי זכות לממש את הייעוד של המגורים בגלל האחזקה בשטח,

את יודעת למה הם רואים את עצמם כבעלי זכויות? כי קודם זה לא היה מוסדר נכון. אם זה יוסדר נכון עכשיו בחקיקה, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות אז זה לא יגיע לזה. אף אחד ממציעי החוק לא בא לדאוג לאף אחד לירושה לילדים שלו, לא זו הנקודה. יש פה כוונה אמיתית של שמירה על נכסי המדינה, כשהנכס הכי חשוב היום במדינה הוא הקרקע. תוך שמירה על האיזונים הנדרשים. ולשמור על האיזונים הנדרשים, ולהסדיר אותם.

ואפרופו שמירה על הקרקע ומינהל מקרקעי ישראל, יש לי הרבה מה לומר כראש עיריית בני ברק לשעבר. אפשר לדבר על זה אחר כך. אפשר לדבר על זה, עדיף לדבר על זה אחר כך. עד שהוא נרגע, עד שהוא נרגע הוא מתעצבן עוד פעם. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): נראה לי שלכל ראשי המועצות,

שטחים שיש להן משמעויות כלכליות אדירות למדינת ישראל.

אני אעצור כאן.

בבקשה. דניאל סרגי, אני מאגף התקציבים במשרד האוצר. לנו יש שתי התייחסויות עיקריות. רגע, עצרתי אוֹתָךְ בשאלת המיליון, סליחה. אני מתנצל, זה כמובן לא אישי. לגוף החוק יש לכם נקודות שאת רוצה להעלות עכשיו או כשנגיע יותר - - - אפשר לדבר על זה בדיוניים, אלו שתי הנקודות שאנחנו רוצים לשים עליהן דגש. מה שאמרת , מה שציינת.

שם ותפקיד. דניאל סרגיי, אגף תקציבים, משרד האוצר. הגענו אליך, אל החלק הטוב של האירוע.

יש לנו שתי התייחסויות. ההתייחסות הראשונה, לגבי הסוגיה שמשרד החקלאות העלה. גם אנחנו רואים בסעיף 5 להצעת החוק, כשמדברים על זה שרשות המרעה תקים, רשאית להקים, את אותם מבני מגורים חשוב להבין, אין לנו כרגע אומדן של העלויות של כך. אבל כרגע, במידה ונבין מה העלויות התקציביות של האירוע הזה - - - אבל לפני האומדן,

עוד פעם, צריך - - - לא, לפני האומדן, עמדתכם. רק חידוד לשאלתך. כשהצעת חוק עוברת ועדת שרים, משרד האוצר מחויב לתת לה הערכה, אומדן תקציבי. כי זה מעל חמישה מיליון, וכמה שקלים היום?

בכל מקרה, זה לא קשור. מה, אין אומדן? התקנון מחייב שתוצג בפני הוועדה הערכה תקציבית של משרד האוצר לגבי עלותה של הצעת החוק.

לקחתם אותי לעניין התקציבי והחוקתי, אני שואל עכשיו שאלה אחרת. אני כל הזמן אומר שמשרד האוצר זה לא רק כסף, זה גם חשבון מה יקרה: איפה כדאי להשקיע קצת כדי להרוויח הרבה, ואיפה אתה חוסך קצת ומפסיד הרבה מאוד כסף. הרעיון פה הוא שהמדינה תבנה את זה כדי להסיר כל חשש לבעלות של מישהו על העניין הזה, זה בעצם היה הכיוון. הרי אותם רועים ישמחו לעשות את זה בעצמם, ואחר כך להתקשקש עם המינהל בבתי המשפט ולהגיד כמה פיצוי מגיע להם וכמה זה, והם אוחזים בשטח והכול. לכן אני שואל על עמדת האוצר, לפני האומדן. אני תכף מתחבר למה שאמר היועץ המשפטי של הוועדה, וגם בזה הוא צודק. אבל אני אומר: מה עמדתכם כאוצר כרגע? ואם אין לך כרגע עמדה ברורה, אתה יכול לשאול ולבוא לישיבה הבאה, נשמח לשמוע. האם אתם חושבים שהשיטה הזאת נכונה? כי זה חלק משיטת ההסדרה שאנחנו רוצים להחיל. כבוד היושב-ראש אני אענה לשאלה, אני מקווה שזה יענה לשאלה שלך. אגיד שכרגע משרד החקלאות, רשות המרעה שכפופה למשרד החקלאות, לא תוקצבה במסגרת תקציב המדינה לשנים 2024-2023. אין כרגע מקור תקציבי לאירוע זה. ככל שחברי הכנסת רוצים להתקדם עם הצעת החוק, הממשלה תומכת, צריך לראות. במידה ונדרש מקור תקציבי, צריך פעולה מאזנת בכפוף לחוק-יסוד: התקציב. אני רוצה שבכל מקרה גם אם נתקדם במסלול הזה או במסלול השני תערכו אומדן, תשבו עם משרדי הממשלה הרלוונטיים בעניין הזה ותערכו אומדן. אני חושב שהאומדן צריך להיות גם אחורה במקומות שצריך, וגם קדימה. יש בעיה אחת באומדן כי עדיין לא קבענו מסמרות בעניין: באיזה גדלים זה יהיה?

בסוף חשבון מגיע ממטר מרובע בבנייה, לפחות בדרך כלל. אבל לתת איזשהן הנחות עבודה לעניין הזה כדי שתהיו מוכנים וכדי שאנחנו כוועדה נוכל באמת לחשוב על זה. וגם לכם, בתחשיבים שלכם. אני חובב את התחשיבים של האוצר. בדרך כלל כשזו הצעת חוק שהם לא רוצים זה מגיע לאומדנים אדירים. אני לא יודע, כנראה שיש שם כאלה שלא למדו רק ליבה אלא למדו ליבה של הליבה של הליבה. יודעים כל כך טוב, שמקפיצים כל דבר לשמיים. היועץ המשפטי אומר: היפר ליבה. למה חשוב שיהיה לך אומדן, מה שמך הפרטי?

למה זה חשוב? כי בבואכם לקבל החלטה: האם כדי לשמור על הקרקע נכון שהיא תהיה רכוש מדינה?

משרד האוצר, אגף התקציבים מתפרנס מהקרקעות הללו לא רע. ובצדק תוכלו לעשות את האומדן של הרווח וההפסד ולדעת האם נכון ללכת בדרך כזו או בדרך אחרת.

לעניין זה אגיד גם לפרוטוקול חשוב, בסופו של דבר אנחנו צריכים באומדן הזה - - - לימור

אבל יש איזשהו גודל שמדובר עליו בתוך החוק, אנחנו מדברים על 100 מטרים רבועים.

אתם יכולים ללכת על - - - לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): בדיוק, ואפשר ללכת על מה שמופיע בחוק. זה לא אומר שזה מה שיקרה וזה מה שיהיה.

אנחנו צריכים את שיתוף הפעולה של משרד החקלאות ומינהל התכנון בהעברת נתונים, כדי לסייע לנו לבנות את אותו אומדן מדובר. בהמשך למה שהיושב-ראש אמר, וזו גם ההערה השנייה שלנו, סעיף 3 לחוק מדבר על כך שהשר הכוונה פה לשר החקלאות בהתייעצות עם השר לביטחון פנים, יכריז על האזורים שיש בהם צורך באותה הסדרה של מבנים. אנחנו רוצים להעיר פה הערה: מבחינתנו צריך פה גם אישור של שר האוצר, משום שבמידה ואותם אזורים מקבלים הסדרה ובעצם מעמד קבע, לא ניתן יהיה לעשות להם שינוי תכנון ולצורך העניין להעביר אותם לייעוד של תעשייה,

מגורים וכן הלאה. זה יכול להביא גם לפגיעה בהכנסות המדינה. הערתך נרשמה, נגיע לזה. מצוין. בבקשה, הלאה. שלום, נעמה גת, היועצת המשפטית של זרוע היבשה. הצעת החוק בנוסח הנוכחי שלה יכולה לפגוש את צה"ל בכל מיני סיטואציות ופעילויות שהוא עושה - - שלא יתרחשו בלילה, שלא יזהו, שלא - - - - - באופן שיכול להקשות לעיתים על ביצוע המשימות של צה"ל, ובמקרים מסוימים אפילו לסכן חיי אדם. כך למשל היתרי מרעה שיש, הקיימים היום, כבר בשטחי אש. לא בטוח שבשטחי האש האלו אפשר יהיה להקים מבנים, למשל, היתרי מרעה צמודי גדר. לכן נבקש להוסיף להצעת החוק, חריג לשטחים ביטחוניים. לגביהם הקמת המבנים תהיה מותנית באישור נציג שר הביטחון בוועדות, שישקול את כל השיקולים הרלוונטיים ואת הנסיבות. ובלבד - - - לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): על שטחי אש כיום,

כן, בבקשה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אני אומרת שכיום על שטחי אש על הרבה מאוד שטחי אש שאת מדברת עליהם יש דווקא השתלטות לא חוקית של פולשים, זה לאו דווקא החוות. זה מה שניסיתי לומר ב-בלבד, כי אני מכיר את זה ממקומות אחרים. יש שטחי אש גם באזורים שהם יותר מרכז וכולי. יש בעברי עוד עיר, שהייתי בה ממלא מקום ראש העיר.

אלעד, שם יש גם מסדרון אקולוגי וגם שטח אש.

אבל לפעמים יש שטחי אש שלא משמשים בפועל כבר במשך שנים רבות. זאת אומרת, הם מוכרזים, מישהו שכח במינהלת להוריד אותם מזה. לכן אני אומר ואנחנו, כמובן, נדון בזה בהמשך הדיונים אני יכול להבין את הדרישה הזאת ובלבד שבאמת תהיה הגדרה מהו שטח אש.

שטח אש ששומרים אותו להשתמש בו בעוד 200 שנה ולא השתמשו בו - - לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): בדורות הבאים. - - בעשר השנים האחרונות, מבחינתי ההגדרה שלו צריכה להיות אחרת. לכן תכינו את עצמכם גם בכיוון הזה. ברשותכם, רק בקצרה.

בנייה לא חוקית, פלישות אחרות, רק חשוב לי לציין פה שצה"ל הוא לא הגוף שמבצע אכיפה. נכון. זה לא בידינו. נכון, רק צריכים שתהיה תלונה.

גם כשיש תלונה זה לא עוזר אבל זה לא משנה. הלאה, בבקשה. לגבי המעמד של שטחי האש, כאלה שבשימוש יותר או פחות, נרשם. שנדע בדיון הגדרות של זה באמת ונתייחס גם לדרישתכם. הצגתם את כל העניין הצבאי, נכון? אוקיי. בבקשה. שלום, אני אלי גוזלן, קצין אח"מ של משמר הגבול. ככלל, עמדתנו היא שאנחנו מברכים על המהלך. אנחנו מתמודדים עם הסוגיה הזו יום-יום. זה חוסך לכם הרבה עבודה.

אנחנו מתמודדים עם הסוגיה הזו יום-יום, שעה-שעה. יחד עם זאת, אנחנו רוצים לתת פה שתי נקודות שחשוב לדבר עליהן. ועוד לפני שתי הנקודות הללו, אתן פה קצת מידע לוועדה. מה תפקידך בכוח? קצין האח"מ של משמר הגבול, חקירות ומודיעין של משמר הגבול. שליש מהעבירות החקלאיות מתבצעות כלפי אותם חקלאים בשטחי המרעה, שליש מהעבירות החקלאיות. 83% משטח המדינה הוא שטח חקלאי-כפרי. שטחי המרעה הם שטחים עצומים, מורכבים, קשה מאוד לנטר את העבריין כשהוא מגיע לשם לבצע את העבירה . אם זה בהרים, אם זה ביערות. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): הינה,

איש שמדבר מהשטח. תתחיל רגע מההתחלה כי לא הבנתי את ההערה, אם אפשר - - - אתן פה כמה עובדות שאני חושב שהיו צריכות להיות כרקע להצעת החוק, משום שאנחנו בהחלט מסכימים עם הצעת החוק ואנחנו מברכים עליה. 83% משטח מדינת ישראל זה שטח חקלאי, פתוח, כפרי. בתוך השטחים הללו, כמובן, חלק ניכר הם שטחי מרעה. שטחי המרעה הם שטחים עצומים, מורכבים: הרים, יערות וכיוצא באלה. קשה מאוד לנטר את העבריינים שמגיעים לתוכם. מה העבירות שנעשות שם? בשטחים האלה לא בשטחים של שדות - - - דווקא בשטחים האלה? הרי לצד שטחי המרעה המגודרים כנראה באיזושהי צורה, אולי לא יש עוד שטחים שהם לא שטחי מרעה.

גם בהם יש פגיעה, העבריינים לא בוחרים דווקא את שטחי המרעה.

מה העבירה? וגם בהם בהחלט.

תן דוגמאות לעבירות. פלישות עדרים, השתלטות על קרקעות, גרימת נזק, מקורות מים. אני יכול לתת פה דוגמה: לפני שנכנסתי לוועדה שוחחתי עם חקלאי בצפון שאני באופן אישי, כמפקד היחידה בצפון, טיפלתי בו במשך כעשור. החקלאי הזה אני לא מציין את שמו מחזיק בשטח מרעה של 5,400 דונם, שטח מרעה עם 180 ראשי בקר. לצדו היה חקלאי אחר שהחזיק 160 ראשי בקר עם 200 דונם מרעה. וזו הנקודה הבאה שרציתי לציין, כשאנחנו באים לדון בסוגיה כל כך חשובה ומהותית, אני חושב שצריך לדבר לצד הסוגיה הזו גם על הסוגיה של ההסדרה. הסדרה וקביעה של מכסות בקר וצאן זו נקודה אחת. למה זה חשוב לך?

זה חשוב משום שעיקר העבירות שמתבצעות כלפי אותם שטחי מרעה, מקורן בסוגיה של משפחות שחיות זו לצד זו. לצערנו הרב, עם אילוצים שמתקיימים ואנחנו לא מצליחים לנטר אותם באמצעות הסדרה.

סכסוכי שכנים שמגיעים ל - - - סכסוכים בין משפחות,

בהחלט כן. ויש פה חקלאים שנמצאים פה, הם מבינים בדיוק את הנקודה שאני מדבר עליה כרגע. היה פה חבר הכנסת, שעזב אותנו, הוא ציין פה נקודה חשובה. הייתי איתו בביקור בצפון, בשטח המרעה ליד טובא. חקלאי שאנחנו מסייעים לו בכל הסוגיה הזו של הפלישות וגרימת הנזקים, עד כדי ירי לעבר החקלאים בלילות. והנקודה, כפי שציינתי, מתחילה בבסיס. קודם כול, בהסדרה של כל סוגיית המכסות של הבקר והצאן. מעבר לזה, הסוגיה הווטרינרית. רגע, אני רוצה להבין את הסוגיה. הסוגיה שאתה מדבר עליה,

זאת אומרת שאתה אומר שיש בעיה - - - זאת אומרת שכל מי שרוצה לגדל בקר במדינת ישראל, יכול לגדל כמה בקר שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. כמובן, אני אומר את זה באופן כללי. אני יכול גם לתת דוגמאות. אני רוצה להבין את מה שאתה אומר, כי זה חשוב.

אתה בעצם אומר שאין התאמה בין השטחים שמקצים לאנשים לבין כמות ה - - - זו נקודה אחת, עובדתית. אם ראש הוועדה ירצה, אוכל למסור לאחר מכן גם דוגמאות נוספות במידת הצורך. הם מקבלים שטחים שלא מספיקים להם,

בהחלט, או שהם לא ראויים להם. ולכן הם נמצאים שם משום שלא ניתן לאכוף עליהם את החוק. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): זה מעט בקר על שטח עצום.

או - - - הוא אומר: יש כאלה שיש להם מעט בקר ושטח עצום, וכאלה עם הרבה בקר - - - תכף נגיע אליכם,

והחוק מאפשר להם כי אין שום רגולציה בעניין הזה. כשאני מדבר על רגולציה זו נקודה - - - כן, אבל זה פוגש אותך בסכסוכים ביניהם?

איפה זה פוגש אותך מעבר לזה? אותו חקלאי שציינתי קודם הגיש 127 תלונות בשנה. הדדיות. על השכן שפלש לו? כן, על השכן שפלש. כמובן שהשכן שפולש לא פולש במקרה, הוא פולש בכוונה תחילה. הנקודה השנייה והאחרונה שרציתי לגעת בה, היא הסוגיה של בריאות הציבור. גם הלשכה הווטרינרית צריכה להיות בחוויה הזו, כי לא ייתכן שלא יהיו פיקוח ובקרה על כל הסוגיה של החיסונים, של ההמלטות, של ההגדלה של העדר, של ההקטנה של העדר. האם בכלל הוא רשאי? יש לו תיעוד? כל הדברים האלה מגיעים לפתחנו. בסוף החקלאי הזה, הרועה שיש לו עדר ורוצה באמת לשמור על העדר ולהחזיק בקרקע, שהשכן שלו עושה את זה שלא על פי החוק החוק שלא כל כך ברור, כפי שציינתי כרגע פוגש אותנו שם בשטח. וגם גורם לו נזק. תודה רבה. משטרת ישראל? משמר הגבול?

בבקשה, אם אתם רוצים לדבר, אתם לא חייבים.

אנחנו רוצים לדבר, שני אנשים, אם זה אפשרי.

דפנה תתחיל ואני אמשיך. רגע, אולי נשמע קודם רשויות ממשלתיות? נסיים ו - - - לא, לא, זה חשוב. אני רוצה שתשמעו אותנו, זה חשוב לי. אוקיי, ביקשת כל כך יפה, את צודקת. בבקשה, אתן לשניים מכם להציג. שם ותפקיד. תודה רבה.

אני דפנה אנגל, רון אנגל הוא בעלי, אנחנו בעלי חווה. ברשותכם, למען הדיוק אקריא לכם, זה יהיה יותר מדויק. בבקשה. אנחנו, רוני ודפנה אנגל, מקיימים חוות בקר בגלבוע שמתקיימת מהחכרת אדמות מדינה, כ-9,000 דונם, בשיתוף מלא עם קק"ל ורט"ג. אנחנו מייצגים 25 חוות בצפון, המחכירות כעשרות אלפי דונמים מהמינהל, מאז הקמת מדינת ישראל כמעט, ועוד לפני. (מציגה ספר) ספר של סבא שלי, תחילת המאה הקודמת. רכישת אדמות ארץ ישראל, הוא עבד למען קק"ל. לימור סון הר מלך

לאיזון הצמחייה על ידי רעייה נכונה; למנוע ציד לא חוקי; למנוע שריפות; למונע פשיעה, בטבע וברכוש; למנוע לכלוך וזוהמה של מטיילים, וזאת בשיתוף מלא עם רט"ג וקק"ל. אנו נמצאים במצב של צו פינוי שירה תם,

לאחר תלאות רבות, לאחר שנים בבתי משפט, וזאת עקב כך שלא הצלחנו להחזיק את כל הנאמר פה רחוק ממוקד הרעייה. זאת אומרת שגרנו במשך 11 שנים בשכירות בקיבוצי הסביבה של עמק המעיינות. הטריפות על ידי זאבים והגניבות בלילות, הביאו אותנו לגדל ארבעה ילדים כשרוני שומר וישן על מזרון בטנדר בשטחי המרעה. כשבנוסף לזה, הטיפול בבעלי החיים החולים הצריך אותנו הרבה פעמים להביאם לביתנו בקיבוצים. דבר שבאופן די ברור,

החוק שאנו מבקשים מכם להעביר היום ללא ספק מראה את כוונתנו, אין בו שום אחיזה נדל"נית על הקרקע מעבר לבקר שנמצא בשטח. החוק אומר שהאדמות והמבנה הארעי למשפחה גרעינית, ארעי למשפחה גרעינית, יהיו שייכים למדינה ויוחכרו כמו היום כל עוד אנו מקיימים את עדר הבקר בשטח. בנוסף, אנחנו משלמים ארנונה כבר שנים, בכך אין לנו שום חזקה אלא רק על הבקר. הנקודה של לגור בשטח זה כמו להתקיים ולא להתקיים. בלי המגורים והסובב סביבו כמו ציודים, המלטות, טיפולים ובני בקר אין זכות קיום לבעל עדר, גם חינוכית, עבור דור ההמשך, וגם פרקטית. הכול סובב סביב החווה. הקיום הכלכלי בשנים האחרונות הוא גבולי ביותר, ובלי לגור בשטח זה בכלל לא בר-קיימה. אנחנו מרגישים שרוח טובה נושבת ואנחנו מקיימים את מורשת אבות-אבותינו, מה שהם הקימו במדינת ישראל. אנחנו עוזרים ומקיימים את אדמות המדינה, בשמירה עליהן. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אתם השראה לכולנו, פשוט השראה. תעזרו לנו לעזור לכולנו. זה הכול, זו הבקשה שלנו.

אתם השראה. עכשיו גם יפתח יגיד את דברו. תודה רבה. כן, תודה לך. אני צמחוני, אני בניגוד עניינים פה לדעתי. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): גם אני צמחונית. אני לא רגיל לנאום בפני פורום כזה מכובד,

אל תתרגש, אנחנו אנשים פשוטים. רק שמך, בבקשה, לפרוטוקול. אני יפתח שניידר, ממשק שניידר, רמת הגולן. היה פה איזשהו ניסיון להשוות בין הצעת החוק הזאת לבין מה שהוצע במינהל התכנון. עד כמה שאני יודע, ותקנו אותי אם אני טועה, הבעיה עם מוקד הרעייה היא שהוא מצמצם, הוא לא מדבר בכלל על מגורים למרות שבפגישות שלנו עם מינהל התכנון הוסכם על מגורי בעל העדר ומשפחתו. קיבלתם 15 מטרים, על מה התלונה?

עדיף שלא תשמע. בגלל שכביכול הוסר איום החקיקה בזמנו כי הכנסת נפלה הצעת החוק הורידה את העניין של מגורי בעל העדר ומשפחתו הגרעינית למגורי שומר של 28 מטרים או השד יודע כמה זה. זו נקודה שלדעתי כדאי לזכור. דבר נוסף, נאמר על ידי נציג משרד החקלאות, אם אני לא טועה, שאפשר לגדל בקר בלי לחיות בשטח. אני לא כל כך יודע על סמך מה זה נאמר. אתרים פרטיים לא יכולים לעשות את זה, במפורש. לא יכולים לעשות את זה. אמרתי: ללא מגורים של המשפחה, הרועה צריך להיות בשטח.

הוא צריך להיות לבד, בלי המשפחה שלו? אני שואל: על סמך מה זה נאמר? חברים. בעניין התקציבים שדנים בהם כל כך הרבה אנחנו מצהירים פה מראש: אנחנו מוותרים על כל ענייני התקציב; על כל ענייני ההסעות; על כל ענייני פינוי הזבל; על כל - - - על הכול. הכול יבוא מאיתנו, רק תנו לנו את האפשרות הזאת. דבר נוסף, לא ביקשנו כאן חוות נוספות, ביקשנו להחיל את החוק על הקיימות. סליחה שאני שואל, איפה אתה גר? אני גר בשטחי המרעה שלי ליד תל חזקה, בגבול המזרחי של הגולן.

גם עליך יש כרגע צו כזה או אחר? כן. אוקיי. אבל העניינים הפרטיים פחות מעניינים פה, מעניין ה

אני לא לוקח אותך כאדם כפרטי אלא כדי להבין. אנחנו מדברים על המקומות, אני רוצה לדעת את הסטטוס שלהם. כן. אם וכאשר תקום חווה נוספת במקרה של איתור מרעה, כמו שאתה אמרת יעקב, אז יידון אם אפשר לשים בה מגורים או לא. אנחנו לא מדברים על זה עכשיו, החוק מדבר על יש קריטריונים בחוק, כך וכך דונמים. אנחנו לא מדברים על רעייה אינטנסיבית. כמובן, אנחנו מדברים על אישור וטרינרי, על תיק במס הכנסה. יהיו קריטריונים לסיפורים האלה. אני מניח שלא תתנו אישור לכל אחד שיש לו 20 פרות. זהו באופן כללי, תודה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): תודה רבה.

הלאה, בבקשה. הגברת מייצגת את? אנחנו ביחד. שם ותפקיד, לפרוטוקול.

אמיר ביידא, מהלשכה המשפטית של קרן קיימת לישראל, ועינת ברונשטיין, מאגף התכנון של קרן קיימת לישראל. אני אתייחס. הקרן הקיימת מנהלת את כל שטחי היערות במקרקעי ישראל, בכלל זה הקרן הקיימת מבצעת ורואה חשיבות עליונה בקיום רעייה בשטחי היערות. אבל כאן צריך לעשות את ההבחנה, הרעייה שמועילה ליער גם שומרת עליו, בעיקר מפני שריפות, מועילה לעצים זאת הרעייה הנודדת, הרעייה שמנוהלת על ידי אנשי המקצוע של קק"ל. אנחנו רואים בה חשיבות גדולה מאוד. מה הפירוש מנוהלת?

זאת אומרת שאנשי המקצוע האחראים על הרעייה של קק"ל מתקשרים עם אותו רועה אחרי שהוא ממציא את כל האישורים שהעדר שלו נבדק מבחינה כמותית. יש ועדה מקצועית. זה מסלול מקביל למשרד החקלאות? זה מסלול שמנוהל בשיתוף עם משרד החקלאות, מכוח הרשאה כללית שרמ"י נתנה ומכוח זה שקק"ל היא זאת שמנהלת את שטחי הייעור במקרקעי ישראל. רעייה קבועה היא רעייה שיש בה תשתיות. בעיקרון, היא רעייה שמבחינת היערות היא רעייה מזיקה, היא רעייה שכרוך בה ביצוע של תשתיות והתשתיות האלה פוגעות ביער. אנחנו צריכים לזכור - - - אני רוצה להבין,

תזכור את הכול, נשמע את הכול. משרד החקלאות, כשאתם מאשרים היום במצב של היום רעייה קבועה - - - קבועה זמנית.

קבועה ולא נודדת, כי אני עוד לא הבנתי מה זו הרעייה הנודדת שאתה מתכוון אליה. רעייה נודדת זו רעייה לתקופה של מספר חודשים.

כשבעה חודשים.

ברור. ואתם תוך כדי תנועה מניידים אותו ממקום למקום בתקופה, לפי צורכי היערות וכולי וכולי. בדיוק, בדיוק כך.

אני גם מבין ששם, גם אם יצטרכו כלי שהייה כאלה ואחרים, הם צריכים להיות ניידים יותר או משהו כזה. אני מבין, אנחנו לומדים את השטח ואני מתחיל לקבל תחושה שכדאי להיות רועה אבל אני לא יודע איך אני אסתדר עם הכבשים והכול.

אני רק מזכיר ש - - - זו עבודה קשה מאוד להיות רועה,

אבל אני שואל שאלה: האם כשאתם נותנים אישור, אתם נותנים אישור גם בתוך מה שמוגדר יער או שזה כבר אני שואל כרגע את משרד החקלאות.

ההמלצה לרמ"י, עד כמה שאני יודע, נעשית בתיאום עם הגוף המנהל את השטח קק"ל, רט"ג זה מגיע להמלצה לרמ"י. זאת אומרת, לכאורה, היום אין מצב שמישהו נתן במקום קבוע בתוך יער. נכון. אין תופעה כזאת. נכון, אין תופעה כזאת. לחריגים או ללא חריגים, כפי שעלה לפני כן, יש את ההסדרה של תיקון 6 לתמ"א 1. היא, כמו שנאמר כאן ובצורה מדויקת - - - היא - - - גם את הניידת?

אלה מוקדי רעייה. הם לא מאפשרים מגורים, הם מאפשרים שהיית צוות. לגבי הנגב יש את הנושא כפי שכבוד היושב-ראש אמר, זה לא הנושא הזה של חוות הבודדים. בכל מה שקשור ליערות, קק"ל מתנגדת למגורים בשטחי היער כאשר הם לא צמודי דופן ליישובים קיימים. איך זה קשור להצעת החוק? זה קשור להצעת החוק מכיוון שזה אחד התיקונים שאנחנו נבקש בהמשך. הצעת החוק לא מבדילה,

אפילו קובעת בצורה ברורה שהיא חלה רק על מגורים שהם לא צמודי דופן. אמיר, מה בקשר להסדרת המצב הקיים?

הסדרת המצב הקיים, אני לא יודע. מי שאל? אני, יואל. לגבי הסדרת המצב הקיים צריכים לבדוק מה באמת המצב הקיים, צריך לעשות מיפוי מדויק, צריך לראות ולפי זה להחליט לגבי המצב הקיים. כפי שנאמר פה, גם כאן קק"ל מודעת לדברים האלו, היא מסייעת. לכן, הדבר הזה צריך להיבדק. אבל אני אומר עוד פעם: זה לא טוב - - - רגע, אנחנו צריכים הפסקה, לכל רועה יש את ההפסקה שלו. השם שלך הוא ריבלין? בין השאר. משפחה של - - הבן, הבן של. תגיד, אנחנו פה בהפקה - - - ראיתי דמיון מדהים. יאללה, תעשו את החוק. וְאִידָךְ זִיל גְּמֹר או מה? הומור אופייני של משפחת ריבלין. דרישת שלום חמה, בבקשה. בכיף, ברצון רב. קק"ל, נחזור אליכם. כן, הייתי באמצע שאלה, כבר שכחתי מה. אמרתי שהמדיניות של קק"ל, מבחינת התועלת ליערות, היא שנזקם של מגורים בלב היערות גדול בהרבה מתועלתם.

אני רוצה להבין. הצעת החוק, אשאל אולי את המגישים, באה לשנות מהקריטריונים שקיימים היום בעניין הזה? באה להוסיף. באה לתת - - - לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): להוסיף,

להוסיף עוד שטחי מרעה במדינת ישראל מצוין. אבל היא משנה את ההגדרות?

היא משנה - - - זאת אומרת, גם אם זה יער וזה לא נכון או לא - - - היא משנה בצורה מהותית מאוד מכיוון שהיא מאפשרת הקמת מבני מגורים, על כל מה שמשתמע מכך, גם בלב יערות. ולכך קק"ל מתנגדת.

יש הקמת מבני מגורים, כל הדיון פה הוא על גודל המבנה. לא, אני לא נכנס עכשיו לגודל המבנה. לא, הוא מדבר על שיטת המרעה.

הוא בעצם מדבר על העיקרון. הוא אומר:

אין לי בעיה שיש גם מרעה בשטחי ייעור וזה אפילו טוב לשטיח ייעור.

ואני לא רוצה להפוך את המקומות יש כאלה שהופכים את שטח הייעור למשהו כמו בית המקדש, זה לא עד כדי כך. הפוך, יש דברים שצריך, דווקא חיים שקיימים שם הם טובים. נכון, הרעייה תורמת ליערות. אבל מה שהם אומרים הוא: מה שאתם כנראה תבקשו במהלך החקיקה הוא שההסדרות שיהיו לגבי מרעים קבועים באזורים לגבי הנושא של שטחי העזר למיניהם יותאמו לניידות ולא למשהו קבוע. אם הבנתי נכון. נכון, הבנת נכון מאוד.

בדיוק זה, לכן הבנתי נכון. אני רק אחדד את זה: אם באמת הכוונה היא להמשיך ולתת גם את המגורים, אז שזה לא יהיה בשטחי היערות. זו הכוונה שלנו בדיוק. יש לנו עוד הערות, זו המהות של זה. גם אנחנו שותפים לעמדה שהובעה כאן על ידי משרד המשפטים ומינהל התכנון שיש בעיה גדולה מאוד בשלילת שיקול הדעת או בהגבלת שיקול הדעת, של ועדות התכנון, של רשויות התכנון. אני חושב שצריך למצוא כאן את שביל הזהב.

אלו העניינים. בדרך כלל כשאומרים: יש בעיה בלקחת את שיקול הדעת והכול, מהקטע הזה: יש בעיה בלקחת מעבירים את הכול. זאת אומרת: אין אמצע במדינה הזאת, אין הסדרה, אין איזושהי התייעצות,

זה או שנכנסת עכשיו לתב"ע,

ועדות ערר, ועדות מחוזיות, בתי משפט וכולי או אפס, זאת אומרת זהו. חברים אני מבשר לכם, יש גם אמצע ואנחנו גם נמצא את האמצע בדיונים. אלו הנקודות העיקריות. ההערה הראשונה שלך הובנה, לפחות לי, לחלוטין. ליועץ המשפטי יש שאלה. הוזכר כאן בדיון הזה זה יכול לסייע לנו בהבנה מודל שקיים אצלכם בקק"ל או באמצעותכם, הנושא של בתי היערנים. כן. המודל של בתי היערנים הוזכר כאן על ידי אחד מחברי הכנסת כמודל שאפשר ללמוד ממנו. זה בדיוק מה שרציתי להתייחס אליו וחשוב להבהיר את זה. קודם כול, אתם אנשים מלומדים.

זה מושג? אין דבר כזה, אין דבר כזה בתי יערנים. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): סליחה, ביער יתיר. אין לקק"ל בתי יערנים. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): לא, לא נכון. אתם רבים ואני עוד לא הבנתי מה זה אמור היה להיות.

אין בתים שיערן - - - הבנתי מה זה, הבית של היערן, הבנתי. אתה מכיר את כיפה אדומה? לא, אני מכיר את הזאב. מה שיש הוא שבחלק מהיערות יש מבנים שמשמשים את היערן, משמשים את היערן לעבודה. כלומר, הוא שם את הכלים. יכול להיות שיש שם - - - לעניין הזה יש הסדרה חוקית כיום? הכול מוסדר חוקית לפי תוכנית, התוכנית מאפשרת את הדבר הזה. ואני שוב מדגיש, אין בקק"ל שום בית שגר בו יערן, בטח לא שיערן ומשפחתו גרים בו. אין דבר כזה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אבל ביער יתיר.

לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): יש בית יערן והוא גר שם. אבל גם אם יש, עדיין יש הבדל גדול בין יערן - - - הינה, יש שריפה ביער של קק"ל, הוא יצא עכשיו,

יש שריפה ביער. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): עוד מעט נדבר גם על השריפות, על השריפות המקריות. נאחל שהעניין הזה ייגמר מהר ולא - - - לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): הצתות מקריות. דרך אגב, הרעייה הנודדת מסייעת רבות למניעת שריפות ולהגבלת - - - זה שהם אוכלים. כן, את העשבייה.

לכן חשוב שההסדרה תעשה על ידי אנשי מקצוע, שבאמת אנשי מקצוע יעשו את זה. אבל התחלתי להגיד את ההבדל בין מגורי יערן כיערן - - - אין מגורי יערן.

לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): יש. יש מבנים שמשמשים את היערנים. יערן שוהה בשטח אני לא יודע, 6/24 או 7/24. אני לא יודע וגם אל תענו לי אבל התפקיד שלו, הוא בעצם סוג של אחראי על המקום. יש לו ציוד שם, יש לו דברים כאלה, הוא גם שומר על היער. הוא לא יושב ושומר כל היום,

מתצפת. יש הבדל גדול בין פונקציה כזאת לבין רועה. הרועה אחראי על, בלי עין הרע, כמה מאות בני בקר, כאלה ואחרים. ברור שזה סוג אחר של עבודה, סוג אחר של שמירה ולכן גם הפונקציה היא אחרת. זה לא אומר שאם ליערן אין צורך בשינה בגלל שזה סוג עבודה אחד, הרועה לא צריך שיהיה - - - ברור, נשאלנו כאן והיה חשוב להבהיר את זה. אם למשל בעצים ביער היו בעלי חיים שהיה צריך לשמור עליהם או להיות כמו רועי בעלי חיים על העצים, הסיפור היה אחר, אז כן הייתם צריכים למצוא את הפונקציה, שהאדם שנמצא שם שומר על אותם בעלי חיים. דרך אגב, חשוב להדגיש עוד פעם, זה אולי קצת מעבר אבל זה כן מתקשר שבשנים האחרונות יש גריעה מסיבית משטחי היער. יש פגיעה בשטחי היער שמשמשים את כל הציבור וקק"ל דואגת ששטחי היערות יישארו פתוחים לקהל ללא תשלום. הפגיעה בגלל רעייה? לא, לא. ממש לא בגלל רעייה. לכן אני אומר, חשוב מאוד - - - לשמר את זה.

יש גריעה, לכן חשוב מאוד לשמר את זה. אני לוקח מהדברים שלך שני דברים. קודם כול, כמה שפחות. זאת אומרת, לא כמה שפחות: בכל מקרה שתהיה החלטה, כזו או אחרת, להרחיב שטחי רעייה ולהביא אותם גם לתוך יערות, הם צריכים להיות בתנאים והסדרות אחרים משטחי מרעה חיים רגילים.

אני חושב שעל זה אין ויכוח. לגבי המגורים עצמם. גם לגבי עוד דברים שיעלו עם הזמן. כן, גם כל השאר. נכון.

נדון על זה.

אפשר? בבקשה.

חובה. עד שהגענו אליכם. ניר אנגרט,

כשהאסטרונאוט הראשון שדרך על הירח נחת, הנחיתה הייתה לתוך המים והייתה סירה שבאה לאסוף אותו. הבן-אדם הכי מפורסם בעולם באותה תקופה, כשבאו לאסוף אותו מהסירה הוא שאל: May I?, בנימוס. רק תציג את עצמך.

ניר אנגרט, אני מאגף התכנון, ברשות הטבע והגנים. ונמצאת פה - - - אור סיון, מהלשכה המשפטית. אתה יכול לשבת כאן, אתה כבר חלק מהוועדה פה, אל תשכח. אני זוכר אותך מהתשתיות הלאומיות. אשתדל לא לחזור על דברים שנאמרו פה על ידי קק"ל, כי בסך הכול אנחנו רואים את הדברים עין בעין. גם אנחנו מכירים מאוד בחשיבות של המרעה בשטחים פתוחים, משיקולים של טבע.

שמירה על אדמות מדינה ושמירה על הטבע הרבה פעמים הולכים ביחד.

וגם פה צריך איזונים. יש שיתוף פעולה עם הרועים, כפי שגם נאמר פה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): הרועים שומרים היטב על הטבע. מדי פעם כשיוצא לי לתגבר ולהסתובב בלילות בפיקוח על ציידים, בדרך כלל הגורמים היחידים שרואים בשטח זה אנשי המרעה. הסיפור פה, העניין של מגורי משפחה, זה דבר משמעותי שיכול לגרום נזקים סביבתיים. אני רוצה להגיד משהו כהכללה. זה כנראה לא מכוון דווקא למי שטרח והגיע לפה, לירושלים,

הרועים שנמצאים פה, שאת חלקם אני מכיר והם אנשי עבודה, שמירה וכמובן, רעייה וכל הדברים האלה. אבל יש לנו לא מעט דוגמאות שמקרים כאלה הפכו להיות דברים נוספים, אם זה בהקשר של תיירות או שזה מקודם כיום במסגרות תכנוניות. היו אפילו גני אירועים ועוד כל מיני שימושים אחרים שנלווים עם השנים ומצטרפים לאירוע הזה.

הסיפור של המגורים הוא עניין בעייתי כשלעצמו וגם מה שעלול להתפתח. אירועים, גני אירועים ודברים כאלה, אם הם קורים הם יכולים לקרות זה ממש לא מחייב שזה בגלל מגורים, זה בגלל שמישהו עובר על החוק ועושה מה שהוא רוצה.

אבל עובדתית זה קורה במקומות שבהם הקימו את אותו מוקד. אבל אני שואל עוד פעם, אשאל אותך את שאלת ה - - - ובטח אותך כי רט"ג, אתם מבינים שהרעייה גם שומרת על השטחים. זאת אומרת, הרעייה כמו שהיא גם שומרת על השטחים. אם אנחנו גם מבינים שמי שרועה,

אלה בני אדם שגם צריכים את הדברים המינימליים, אז איך זה מסתדר? איך אתה מסתדר עם עצמך בעניין הזה? אענה לך, אדלג על הסדר שרציתי לעשות פה.

לא, לא, אענה לעניין כי אני מבין שזה העניין. יש פה שונות, יש פה שונות בין כל מיני מצבים. מצד אחד יש חוות שנשלחו על ידי המדינה לפני עשרות שנים ונמצאות בשטח ומחזיקות טוב את השטח, גם בשמורות הטבע, בחפיפה לשמורות הטבע, ויש איתן עבודה משותפת. זה מצד אחד. מהצד השני יש גם מקרים שהגיעו והתמקמו במקום הכי גרוע שיכול להיות בתוך השטח הפתוח, בצורה בלתי חוקית. אם זה היה הולך דרך איזה הליך תכנון, בדיקת חלופות או משהו כזה, היו מוצאים להם מקום - - - מה זה התמקמו? מישהו מיקם אותם? משרד ממשלתי מיקם אותם? לא, הם התמקמו בעצמם, זה מה שאני אומר. פלישה, רגילה. ניר, אף אחד לא קיבל שטח בלי הרשאה.

שטח הרשאה יכול להיות אלפי דונם, ובדיוק בתוכו להתמקם זה כנראה אותו גורם בחן. מה שאני מנסה רגע, זו לא הנקודה. הנקודה שאני מנסה להגיד - - - לא, זו כן הנקודה. הנקודה היא שיש פה שונות, יש פה שונות בין המצבים.

בתהליך ההסדרה שאנחנו נעשה כשנעביר את הצעת החוק, באמת יהיה אפשר עוד פעם, אם זה פולש שבא היום, פלש כמו שהוא פולש בתל אביב למבנה, לקיוסק או משהו כזה, זה סיפור אחד. זה לא קשור לחוק, זה קשור לשמירת החוק, קשור למשטרה ולמי שצריך לטפל בזה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): פולש לשטחי C. אם שטחי המרעה זה אותם שטחים שניתנו על ידי הממשלה, המדינה בכובע כזה או אחר, אז פה יש איזושהי לקונה שצריך לדעת ולסגור אותה. אני מכוון לזה שאם מקימים את המבנה הזה לשהיית הגורם המקצועי או מגורים בצורה כזאת או אחרת, יש חשיבות גדולה מבחינת שמירת הטבע לאיפה זה יהיה ממוקם. לכן צריך ללכת דרך איזשהו הליך תכנוני. רגע, זה אחת. שתיים - - - אתה מקדש את המילה: הליך תכנוני. הרי אתם אחראים על הטבע והגנים, נכון? אתם רשות ממשלתית. כרגע החוק הזה גובר על החוק שלנו

אחת ההערות שלנו: אנחנו מבקשים - - - נגיע לזה, אני שואל שאלה אחרת. נאמר קודם על ידי נציגי משרד החקלאות שבמקרים מסוימים זה היה מענה לשאלה אחרת שלי יש תיאום בין קק"ל, לבין המינהל לבין - - - האם אתם בתוך הלופ הזה של התיאום?

התשובה היא כן, אבל על מה? כיום התיאום נעשה לעניין הרשאת המרעה, דהיינו: לשטח המרעה, כמות המרעה ביחידת זמן - - - ומיקום המרעה.

למשל, בן אדם מקבל 5,000 דונם לשטח מרעה, בסדר?

תסכים איתי שאם הוא מקים בית או מבנה, המבנה לא יכול להיות בכל נקודה, הוא לא יכול להיות בכל 5,000 הדונם.

שלא יבחר את המקום הכי פחות נכון לעשות את זה. יכול להיות שהרבה פעמים, מכיוון שממילא הוא לא יכול להיות - - - הבנתי. הינה עוד סיבה לכך שצריך הסדרה וצריך חקיקה. רגע. כן, כן, אני שומע אותך. אם אתה לא מרגיש בעניין, אני איתך.

על זה בטח נאמר: כל המוסיף גורע, אבל אני אנסה בכל זאת. אני לא בטוח שעל זה נאמר, אבל אני אפסיק להוסיף. מכיוון שהמבנה לא יכול להיות בכל 5,000 הדונמים, יכול להיות שמשיקולים כאלה ואחרים גם סביבתיים וגם מבחינת הניהול של המרעה מתאים יותר שהוא יהיה בנקודה מסוימת שבמקרה תהיה קרובה ליישוב, זה יהיה יותר אפקטיבי מבחינת הניהול שלו. היינו בסיור וראינו מישהו שהמתקן שלו נמצא צמוד למקום בו הוא גר, משם הוא שולט על שטח המרעה. צריכים לבדוק את זה ולא לתת למישהו לקבוע, במערכת עוקפת כל דבר, איפה זה ימוקם. לכן אמרתי שבשמורות הטבע תן לי בבקשה עוד דקה, אני חושב שאגיע גם למה שאתה - - - לכן כרגע החוק, לידיעתנו המשפטית והלוואי שאנחנו טועים, גובר על חוק גנים לאומיים, שמורות טבע. אנחנו חושבים שזה מצב לא ראוי. בכל מה שקשור לשטחים המוגנים, שמורות טבע ויערות, אנחנו חושבים שצריכה להיות פה איזושהי החרגה או שצריך להיות תיאום. אמר את זה גם משרד החקלאות. לגבי העניין של ה - - - רגע, החוק הזה גובר? חוק חדש גובר על חוק ישן.

והמצב הקיים? במשפט אחד, במצב הקיים נדרש היתר של רשות הטבע והגנים.

זה בדיוק כל הסיפור, המצב הקיים מאפשר גמישות. סליחה שאני מתפרצת, אבל המצב הקיים מאפשר

שקילת נסיבות ושיתוף פעולה של גורמים שונים. הצעת החוק, ככל שאנחנו מעגנים את זה בחקיקה, הופכת את זה למנגנון קשיח שלא מאפשר גמישות, לא מאפשר נסיבות ולא מאפשר שיח. לא, אבל עדיין אני מבין ממך אתה מתאר עכשיו דברים שקיימים כרגע, במצב הקיים,

במצב הקיים יש הסדרה מסוימת שאני מבין שהיא לא טובה, אבל יש הסדרה מסוימת. ויש גם גמישות ויש הכול, כי הרי לא מתגברים על החוק של הרט"ג,

אם זה כל כך טוב, אז איך המצב הקיים כל כך רע? נראה לי שאנחנו חלוקים האם המצב הקיים הוא טוב או רע. אני לא מבין את השאלה. אתה אומר שמנסים לקדם באיזשהו מקום פתרון, רט"ג מתנגדים וזה עושה בעיה.

לא, לא אמרתי את זה, הפוך. אני חושב שיש לכם תפקיד משמעותי וחשוב בעניין, ואתם צריכים להיות בלופ בצורה כזו או אחרת. רק שאנחנו אוהבים להשתמש בכלים ברורים: חוק התכנון והבנייה, חוק הרט"ג וכולי וכולי. אבל אני שואל שאלה אחרת, עזבו לרגע את החוק: נגיד שהייתי דוחה את הדיון ונדבר עליו בעוד חודשיים,

במצב הקיים, תיארת מקומות שבהם אנשים קיבלו היתרים והקימו - - - או שלא. או שלא, אבל ב"או שלא" זה כבר סיפור. אתה מתכוון על הבנייה, אני מדבר על היתר למרעה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אנחנו מדברים, החוק מדבר על מי שקיבל הרשאה למרעה. בדיוק. נדבר רגע על המצב הקיים, הוא קיבל הרשאה למבנה - - - לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): למרעה.

למשל, הוא בנה לפי ההוראות של התמ"א, 15 מטרים.

אין מצב כזה.

אין למעשה כרגע מצב כזה, מכיוון שבכל מקום שניסינו להפעיל את ההסדרה הזאת דרך התמ"א, באנו לרועים ויש פה כמה דוגמאות שאמרו את מה שאני הולך להגיד גם בכתובים, בבית המשפט והם אמרו: סליחה, למה לנו ללכת למתווה הזה, כן אפשרי או לא אפשרי, בהינתן שעוד רגע יש חוק בכנסת שנותן לנו לבנות וילה? אוקיי, עכשיו נכנסת כבר לפוליטיקה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): איזו וילה?

לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): לזה יקרא וילה? קיבלתי תשובה. משפט אחרון. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית):

על מה שאמרת עכשיו, על זה נאמר: כל המוסיף גורע. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): כן, ממש.

אתה צריך, אתה מייצג רשות ממשלתית. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית):

היא צריכה להיות חלק. אני לא יודע איפה הרשות במסגרת התמ"א שאתם מדברים עליה. למשל, אם היה מגיע אישור לתמ"א, ואותו רועה לא היה אומר לו: יש הצעת חוק. אם הרועה היה מגיש בקשה, אוקיי? זו הייתה השאלה שלי, האם בבקשה הזאת כן היו שומעים להחלטתך, או להחלטתכם, איפה לשים את זה?

אתה יכול לבוא ולהגיד: לא מגיע לו מחסן כי אני רוצה שהוא יהיה בקיבוץ שהוא קרוב לעניין הזה, או לא?

אני פשוט מנסה להבין את ההבדל בין המצב הקיים לזה. אני אענה, ברשותך. אתה לוקח את זה צפונה מזה. לא, אני לא אתחמק ואני אענה. ברשותך, אענה בצורה מפורשת מאוד.

לפי המצב הנוהג, הוא צריך לקבל היתר לפי חוק גנים ושמורות טבע. ברמה העניינית זה קשור, למשל, גם לענייני תשתיות. גם תשתיות, אם הן עוברות בשמורות טבע קו מים,

לא יודע צריכות אישור של רט"ג. אתה יכול לבדוק אותנו, ברמה העובדתית אנחנו ענייניים ומוצאים את הדרכים ואת המקום המתאים לעשות את זה. רציתי להגיד מילה על שמירת אדמות מדינה בשמורות טבע. הכנסת, אתם, במסגרת כל מיני תיקונים לחוק התכנון והבנייה וחוקים אחרים, נתתם לנו סמכויות טובות לשמור על האדמות שאנחנו מקבלים בחוזה חכירה מרמ"י בתוך השמורות.

אפשרות להוציא צווים מנהליים ואחרים. אנחנו עושים שימוש בכלי הזה בצורה טובה. אני רוצה לומר שבשביל לשמור על אדמות המדינה, לפחות ככל שמדובר בשמורות טבע, יש כלים מאוד מאוד חזקים אפקטיביים, אפשר להוכיח אותם לטפל בבעיות של פלישות או עבירות בנייה אחרות. הסיפור הזה לא נדרש אם המטרה היא הנושא של שמירת אדמות מדינה, אנחנו שומרים על אדמות מדינה במקומות שאנחנו מקבלים לחזקתנו, בצורה יעילה מאוד.

לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): שומרים עליהם מפני יהודים. ליועץ המשפטי יש שאלה. קרן קיימת לישראל הביעו פה עמדה עקרונית,

שאומרת: אנחנו חושבים שמחנה קבע, מה שנקרא מוקד מרעה, זה לא דבר טוב, זה לא מתאים לצרכים שלנו. אני לא נכנס כרגע לשאלה האם הם צודקים או לא צודקים, אבל זאת העמדה שלהם. אני לא כל כך הבנתי מה עמדתכם. נתק כרגע את עצמך ממקרי העבר, אוקיי? הווילה שדיברת עליה וכל הדברים. תשכח מזה, זה לא קיים,

שואלים אותך, אני שואל אותך. אומרים לכם עכשיו: אנחנו רוצים לקדם אפשרות שבשטחים מוגנים, בין היתר בשטחים מוגנים שהם השטחים של רט"ג, יוקמו מוקדי מרעה מהסוג הזה. האם עמדתכם העקרונית היא שזה דבר טוב או לא טוב? דבר ראשון, אנחנו לא בטוחים שבכל מקום זה נחוץ. אמרתי את זה. דבר שני, בהרבה מאוד שטחי שמורות טבע יש מרעה ללא מגורים וזה עובד מעולה. לא, אבל זאת לא הייתה השאלה. לא שאלתי אותך את זה, שאלתי אותך לגבי העמדה העקרונית. קק"ל הציגו עמדה עקרונית נגד, מבחינתם. בשטחי יערות, בצורה מסוימת. הם אמרו: בשטחי יערות זה לא מתאים, צריך משהו אחר.

אצלכם יש מקומות שזה יכול להועיל? ניסיתי להסביר את זה, זה דבר שצריך להיבחן בצורה מסודרת, כמו תשתיות. בתמ"א 1 כתוב שכשרוצים להעביר תשתיות בשמורת טבע, צריכים לבדוק חלופות מחוץ לשטח. אם אין חלופות שנותנות מענה מבחוץ אז יכול להיות שזה - - - אגב, כך גם אפשר לגרוע משמורת הטבע. בסדר, הובנת. לפני שאתם בורחים למליאה.

יש לנו אישור מהיושב-ראש לעוד 25-20 דקות בערך. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אבל אנחנו צריכים להגיע למליאה, לא נוכל להיות פה ולשמוע. לא, יש עכשיו נאומים בני דקה.

גם אני אמורה לדבר שם.

אנחנו כבר בסיום, אין עוד הרבה שאמורים לדבר. רק לפני שאני מדלג אליך, על מי דילגתי? אתם ביחד? אוקיי. בבקשה, אחרון אחרון - - - לא אחרון, יש עוד משרד ממשלתי ששכחתי, הגנת הסביבה, שאתה בוודאי תרצה לשמוע אותם. ארצה לשמוע אותם. אני אסף זנזורי, מהחברה להגנת הטבע. אני מייצג את הגופים הירוקים במוסדות התכנון הארציים. בעיקרון, אני רוצה להמשיך מהשאלה שלך לניר ולהגיד שהיינו רוצים להחריג את השטחים המוגנים מהחקיקה הזאת

כשמם כן הם, הם מוגנים, יש שם עיניים, יש שם שומר. מה זה מוגנים? מוגנים זה אומר: שטחי היערות, שטחי השמורות והגנים הלאומיים. אמרתם שאתם רוצים פיקוח, אמרתם שאתם רוצים שמירה, בסופו של דבר אין גופים ששומרים טוב יותר על השטח של מדינת ישראל מהגופים הירוקים. אגב, ביערות יש לך מחלוקת עם קק"ל כי הם טוענים שרעייה ניידת היא כן טובה.

רעייה ניידת ב - - - כמובן שכן. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): מה ש - - - לכם את זה, זה בית, מבנה של 100 מטרים רבועים.

הקמה של מבנה קבע בשטחים המוגנים לא נחוצה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): טוב, כן, מה שיחרב את השמירה. יש שם הגנה ולא צריך הגנה של מישהו נוסף. זה בסדר, אנחנו מקשיבים לו בקשב רב וגם למדנו כמה דברים. בלי לחץ, הכול בסדר.

אני לא נציג ממשלה, אנחנו נציגים של גופים חיצוניים. חברתיים-ציבוריים. חברתיים, ציבוריים. כשאני מסתכל על המדינה עליכם, אתם האנשים שמייצגים אותי אני אומר: יש משטרה, יש מכבי אש,

הוא עושה את תפקידו היטב רק שמה לעשות, בסוף יש מציאות, במקום שיש - - - לא עושה את תפקידו,

אני אזרח במדינה הזאת ואני מצפה מהשלטון

לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): בסדר. יש עובדות, מה לעשות? עובדות זה אומר שהם עושים את תפקידם, והם צריכים לעשות

אנחנו לא בחומה ומגדל יותר, אנחנו במדינת ישראל 2023. הגזמנו,

אסף,

אתה צודק. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שבמקום משטרה ובמקום זה,

ננסה להגיע לאסדרה ולא ל - - - אני אוהב הכי הרבה את המילים היפות: שזה יהיה לפי חוק רט"ג,

אנחנו עכשיו בוגרי הדיונים על התשתיות, נכון?

גוף שיש לו את הצווים המינהליים; לגוף הזה יש את זה; זה לא יכול לדבר עם זה ולא עם זה; פה חל החוק הזה,

הוראת היועצת המשפטית על נושא אחר. כשהצד השווה של כולם זה שב

עוד פעם, בלי להיכנס לכל הפרטים למיניהם. שתיקה. כן, כן,

אנחנו - - - אבל יעקב, תשאל את השאלה בסוף לא בהתחלה.

בבקשה, אתגרים. אתגרים של החוק. תעשי את זה ככה: אתגרים שאם נעבור אותם נוכל לתמוך בזה בפומבי, גם בוועדה. מצוין, דייקת יפה.

הנושא הזה של הכניסה לשטחים המוגנים מהווה קושי כפול.

פריצה לאמצע השטחים הפתוחים מהווה איזשהו אתגר מבחינת גם חיים שם, אבל צריך להבין את כל התשתיות שנדרשות, שהדברים מושכים אחריהם. זה מייצר פגיעה שהיא גלים של פגיעה, שנוצרים עקב הדבר הזה. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מצליחים למזער את הפגיעה בשטחים הפתוחים האלה. סיימתי עכשיו הרצאה גדולה מאוד במועצה הארצית, על הערך המוסף של השטחים הפתוחים בשמירה על המערכות האקולוגיות שלנו, בספיחת פחמן - - - איפה? במועצה הארצית?

היו מחיאות כפיים סוערות או לא מי יודע מה? קצת פחות אבל אני רגילה לזה. אבל המצגת הייתה יפה. רק אגיד שיש ערך מוסף גדול מאוד לשמור על שטחים פתוחים שמאפשרים תפקוד גבוה של המערכות שחיות שם, והקיטוע והפגיעה בהם מהווים פגיעה בתרומה של השטחים הפתוחים.

כן, גם הן פוגעות. והיום הייתה החלטה על זה.

איזה חלק מאיכות הסביבה, הגנת הסביבה, אתם מייצגים? את האיזון. המערכות הפוטו-וולטאיות צריכות להיות על המבנים, קרוב לאוכלוסייה שצורכת את האנרגיה כדי שלא נצטרך למשוך את כל קווי ההולכה ולפגוע בשטחים פתוחים. אנחנו בעד הדו-שימוש באופן כללי, כמה שאפשר למצות את השטח שכבר הפרנו, להשתמש בו כמה שיותר. זה כלל נכון גם כאן. אם אפשר להצמיד, להשתמש, במקרים שאפשר זה עדיף. במקרים שזה מורכב יותר, צריך למצוא את הפתרון שהכי פחות פוגע ברצף של השטח הפתוח במרחב. אני מסכימה שבמקומות שיש גופים ששומרים פרק המוגנים בתמ"א 1 יש הרבה שטחים שכבר מנוהלים, שומרים עליהם. לכן, אין צורך בעוד שומר על השטח. והעיקרון של צמידות דופן באמת מייצר - - - צריך להתעמק בו מעט יותר במהלך הדיונים של הוועדה ולראות איך מטייבים את זה.

אני מקווה ששמענו את כולם. הפנמנו את זה. התייחסות של היועץ המשפטי. כן, אני רוצה להתייחס בקצרה.

מכיוון שהחלטת ועדת השרים לענייני חקיקה אומרת שהחקיקה הזאת צריכה להתקדם בתיאום עם משרדי הממשלה, מישהו ממשרדי הממשלה צריך לקחת את ההובלה ולתאם את התיאום הזה כי נשמעו פה דעות די שונות מכל אחד ממשרדי הממשלה, כדאי שיתבצע תיאום. אם יורשה לי.

שמואל שניידר, יועץ שרת ההתיישבות. יורשה לך גם לשבת וחבל שלא ביקשת קודם את רשות הדיבור, בבקשה. אנחנו ניקח את הנושא של הובלת החוק ותכלול כל התגובות של המשרדים. עם כל הכבוד לאדוני, ההתיישבות לתיאום לא הייתה חלק מהחלטת ועדת

זה לא היה חלק מהחלטת ועדת השרים ויש משרדים מסוימים שנמנו בהחלטת הוועדה, לתיאום. משרד המשפטים לוקח את זה על עצמו? הייעוץ המשפטי? אגיד לך למה, תקשיבו,

בעלי מלאכה יש אחד שהוא עו"ד אבל הוא מה שנקרא,

אנחנו עובדים, מנסים לחוקק, לצורך העניין הזה וכדי להוציא חקיקה נכונה. בסוף משרדי הממשלה לא יכולים לדבר בקול אחד כי כל אחד מייצג משהו אחר,

בסדר גמור אדוני, אין בעיה. לכן, אם יש לכם וטו על מישהו, קחו על עצמכם. אני אשמח מאוד לעמוד מול נציגי היועצת המשפטית לממשלה בעניין. בסדר גמור, אין בעיה. לקחנו לתשומת ליבנו, ניקח את זה עלינו.

תיקחו את זה עליכם?

מי בעד, מי נגד, להצביע גם? אם אתה רוצה, אפשר לפתוח.

אני חושב שזו התחכמות, מה שאמרת עכשיו. לא, ביקשת לדעת. לא, אני ביקשתי לדעת דבר אחד.

אני ביקשתי לדעת דבר אחד כי כשאת אומרת לא הם, את צריכה להגיד לי מי כן.

לא.

מבחינתי, זה הגורמים שצריכים לאשר את הדברים הללו ולא הייעוץ המשפטי. זו בוודאי לא הייתה ההחלטה של הממשלה.

קודם כול, סליחה, לא התכוונתי להתחכם. אוקיי. אולי לא הבנתי נכון את דבריך. היועץ המשפטי אמר שצריך משרד ממשלתי שייקח את התיאום ולכן,

בוודאי שהוא מוכן לקחת את התיאום, הוא היה מוכן גם לקחת את הצעת החוק הזאת ולגרוס אותה כרגע. חס וחלילה, אדוני. אם אני מבין נכון.

עכשיו תסבירי, למה לא טוב שמשרד ההתיישבות יעשה את זה?

רק אמרתי שבחלק בהחלטת ועדת השרים - - היה מה? - - שמנה את המשרדים שאיתם יהיה תיאום, המשרד של אדוני לא היה חלק מהמשרדים שהעלו בוועדת השרים שיהיו כחלק מהתיאום. שלא היה חלק במשרדים של התיאום. כן אדוני, בהחלט.

משרד החקלאות, כן? מי המשרדים שנמנו? אם אינני טועה, ואפשר לבקר את הדבר הזה אחר כך ולתפור את זה, אבל אם אינני טועה זה היה שיכון,

משפטים. אבל אני יכולה לוודא את הסיפור הזה. רמ"י. כן, בטח. רמ"י, מינהל התכנון, ברור. כאמור, אדוני, If it will please את הוועדה, אנחנו - - - אני רוצה שתבינו דבר אחד, אם אנחנו רוצים להגיע להסדרה אז צריך פה את החלקים של השטח, של התכנון,

החקלאות שהיום וגם בהצעת החוק, בעצם אמורים להיות הגורם המאשר. הם לא בתמונה, משהו פה לא מסתדר לי. מה שאני רואה כאן, זה אמור להיות בתיאום עם משפטים, בינוי-שיכון,

הגנת הסביבה וביטחון. נו, אבל זה לא הגיוני שמשרד החקלאות לא בתמונה. לא, לא, אני מבקש. החוק, בגדול, נוגע לפעולה שלנו. אני מבקש לקחת אחריות ושאנחנו נוביל את האירוע. אני חושב שזו תהיה פעולה מאזנת בין הגורמים התכנוניים לבין - - - אני מצטערת,

אבל אם זה לא חלק מהתיאום שהוחלט בוועדת שרים אז זה בלתי אפשרי. אני מציעה, אדוני, שאנחנו נפתור את זה וניתן תשובה. תחסכו לכם את הפרודיה הזאת כאן.

לא סתם אמרתי פרודיה, אדוני, כי התכוונתי לפרודיה. אדוני, אני מציעה שאנחנו נפתור את הנושא הזה וניתן עדכון לוועדה. וככל שיאושר, אנחנו נתקדם. אבל אני רק אומר דבר אחד: אנחנו, גם כוועדה, חושבים שאם חוק מדבר על לפחות משרד אחד מאוד מאוד דומיננטי פה כרגע אני לא נכנס למשרדים האחרים כי אני לא מחלק פה תארים בין משרדים אבל דומיננטי מאוד והוא לא נמצא בגורמים המתאמים, אז מישהו פה לא מבין את האירוע. גם לנו זה הפריע. אולי הייתם צריכים להגיע לוועדת השרים, אני לא יודעת. הייתם צריכים להגיע לוועדת השרים ולבקש את התיאום הזה איתם. אני לא מתכוונת לזה כלשים אצבע בעין, אני רק אומרת את המצב העובדתי. משרד החקלאות היה רוצה לקחת בזה חלק אבל, כאמור.

אנחנו נתפור את הסיפור הזה ונעדכן את הוועדה. ככל שיהיה מקובל, נתקדם. סליחה, הערה. רק הייתי כמובן שרט"ג וקק"ל, שיהיו גם כן חלק.

זה כפוף להחלטת ועדת השרים, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים.

אבל לא כמשרדי ממשלה, אתם מדברים עכשיו על משהו אחר.

אדוני, אנחנו מדברים פה על - - - ממשלה. זה משהו אחר, יש גופים נוספים שיהיו. - - - יהיו חלק מהדיון - - - חברים, חברים, לא זכור לי שביקשתי שהיועץ המשפטי גם ינהל את הישיבה הזאת ביחד איתי. סתם, זה לא אישי. אני צוחק, אני קצת מנסה לעשות אווירה טובה פה, במרעה שלנו. הערות אחרונות של היועץ המשפטי. ממש במברקים.

עוד מברק כזה, כמו קודם, ואתה מפוצץ לי את הדיון. אבל צדקת מיליון אחוז בעניין. כפי שאתם מבינים, אני פונה למשרדי הממשלה, כוונת הוועדה היא לקדם את הצעת החוק. בדרך כזאת או אחרת, אבל לקדם אותה.

אני רוצה למקד את העבודה שאתם תעשו ביניכם בארבעה מישורים שאתם צריכים לתת עליהם את הדעת. כרגע ההצעה מתייחסת אליהם ברמזים וחייבים לתת עליהם את הדעת בצורה מעמיקה יותר: המישור הקנייני איך מסדרים את המישור הקנייני. בהצעת החוק אין ביטוי - - - להפך, יש ביטויים סותרים. אני לא נכנס לפרטים, אני פשוט ממקד. מוקדים סביבם צריך לנהל את הדיון שלכם. המוקד התכנוני פה בהצעה יש איזשהו מתווה מסוים שהוא קשה מאוד וצריך למצוא מתווה רך יותר, שייתן מענה גם לבעיה התכנונית וגם לצורך בצמצום התהליכים בצורה משמעותית. המישור השלישי, והוא מישור סבוך ביותר שאתם צריכים לתת עליו את הדעת, זה מישור הסדרת העבר אנחנו לא הצלחנו לקבל, למרות בקשותינו, נתונים מפורטים על המצב בעבר. אנחנו חייבים לקבל את הנתונים האלה כדי לתפור פתרון הולם, במקרים המתאימים למציאות שהייתה בעבר. לא אכנס לפרטים אבל אתם מבינים על מה אני מדבר. והמישור הרביעי, שאין לו בכלל מענה בהצעת החוק, זה המישור של הקצאת המרעה כפי שאתם יודעים נושא הקצאת המרעה כבר עלה לדיון בספירה הציבורית, לא לפני שנים רבות, עם בעיה של איך מקצים, למי מקצים, באיזה תנאים מקצים. בעיה של שמירה על שוויון בהקצאה. דברים כאלה אפילו הביאו את הממשלה בשנת 2010 להציע הצעת חוק בעניין הזה, שלא קודמה בסופו של דבר. אבל הייתה הצעת חוק של משרד החקלאות לגבי דרכי ההקצאה של שטחי מרעה. זה נושא שהוא בעייתי והוא משליך באופן משמעותי על ההצעה הזאת. ארבעת מישורים האלה הם מוקדים שצריך לתת עליהם את הדעת. כמובן, מעבר לזה נצטרך להתייחס לפרטים, אבל אלה מישורים עקרוניים שצריך לתת עליהם את הדעת תודה רבה. אם כך, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:14.